נושא קשה כמו כל הנושאים שעולים בישיבה הזו בשבועיים האחרונים. שני דברים שאני רוצה להגיד בהתחלה קודם כל אתמול קיימנו דיון

ונאמרו דברים מסוימים על כך שרוצים להרחיב את פעילות החינוך המיוחד. אנחנו גם עמדנו על זה בוועדה, על כך שבעצם המפגשים הטיפוליים האלה ברשויות המקומיות מתקיימים למעט מאוד ילדים בהשוואה לצורך משהו כמו 1,100 מתוך רבע מיליון, ואמרו שרוצים להרחיב,

החל מהצהריים יצאו פרסומים בתקשורת שהחינוך המיוחד יחזור ללימודים אחרי פסח, באופן הזה. אני ביררתי את זה עם משרד החינוך. הפרסומים היו מוגזמים. אכן יש כוונה באופן הדרגתי אחרי פסח, בכפוף לאישורים שעוד טרם ניתנו, לנסות להחזיר חלק מילדי החינוך המיוחד לפעילות חלקית במוסדות כאלה ואחרים בקיצור, הדברים עוד לא ברורים ועוד לא סגורים, והובטח לי על ידי ראשת האגף שברגע שיהיה מתווה מסודר במשרד החינוך יעבירו את זה לוועדה ואנחנו נדון בזה. אני רק רוצה להגיד להורים שצופים בנו כי זה נושא שמעורר הרבה לחץ: צריך להיזהר מפרסומים פה, לא ליצור כל מיני פרסומים מוגזמים שאחר כך אנשים יתאכזבו. גם ככה קשה. כדאי להגיד דברים מוסמכים ובאופן מוסמך, ולהוציא את זה בצורה מסודרת. זה נושא חשוב ביותר. דבר שני, פנתה אלי חברת הכנסת קרן ברק במכתב בשבוע שעבר בעניין הצורך לקיים לימודים או להחזיר לימודים ביולי עקב הפיגור עכשיו והקשיים בלימוד המקוון, הלימוד מרחוק. היתה לנו פה אי הבנה לגבי הדיון, אני מתנצל על זה. בכל מקרה אמרתי לה שנוכל להתייחס לזה בדיון הזה, ואחר כך ייחדנו את כל הדיון לגני ילדים. אז בכל מקרה, היות והיא כאן והנושא בכל זאת חשוב ועולה, אז אני אאפשר לה להציג את הדברים, ואנחנו נביא תשובה וננסה מייד אחרי החג להמשיך את העניין. וכאמור, הדיון היום יהיה על גני הילדים. אני רק אגיד מי מוזמן.

בעקבות הניסיון של הימים האחרונים צמצמנו את מספר האנשים שנמצאים בזום. פשוט אתמול היו משהו כמו 80 והיה קשה לשלוט על זה, אז פשוט שמנו בזום רק את מי שבאמת אמור לדבר בישיבה ולא כל מי שנרשם ויש לו איזה שהוא עניין בדיון. יש לנו כאן נציגים ממשרד החינוך,

משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, מרכז השלטון המקומי, איגוד מנהלי מחלקות החינוך, ועדת הסייעות, נעמ"ת, פורום גני הילדים הפרטיים והארגון, וכו'. כמובן יש לנו גם כאן את חברי הכנסת, חברי הוועדה ואחרים, וכאמור, כמו אמרתי נפתח בדברים של קרן ברק בעניין הלימוד המקוון והצורך להחזיר לימודים ביולי, ואז נעבור לנושא הגנים. בבקשה, קרן. זה יותר מורכב מלהחזיר. העניין הוא לא להחזיר ביולי. העניין הוא להפסיק את התוכנית המקוונת לגני הילדים, שזה גם חלק מהעניין פה, ולכן זה קצת נוגע לזה ולבתי הספר היסודיים. מה שאנחנו מבינים גם מסקר שנעשה של הורים שאומר ש-75% מההורים אומר שאין שום משמעות ללימודים המקוונים בעבר על מה שהיה עד עכשיו. אני לא מדברת על מה שהיה עד עכשיו. מה שהיה היה. ניסו, באמת היה את כל הרצון הטוב, משרד החינוך עשה, המורים אמרו, חלק מבתי הספר היה משהו מאוד מאוד כזה חצי התנדבותי, ולכן אני לא מדברת. אני מדברת לצורך העניין מי שהתכוון והיה רצון טוב זה מה שניסו, ולכן היה. אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה כבר שישה שבועות שגני הילדים ובתי הספר היסודיים פשוט נמצאים בבית. הם לא לומדים, דה-פקטו לא לומדים, זאת אומרת החומר הלימודי שהם אמורים לקבל בשנתונים האלה של בי הספר היסודיים לא מתקבל. הם לא לומדים כלום לא חשבון, לא אנגלית, לא מדעים,

הם פשוט לא לומדים. ובפועל גם ההורים צריכים להפעיל אותם, זאת אומרת הם גם נמצאים בבית, גם ההורים צריכים לטפל בהם כי הם לא מספיק גדולים כדי לעשות את הדברים האלה. צריכים למצוא אולי תוכניות אחרות, חוברות, אולי העשרות בדברים אחרים. אבל אנחנו אלה שמפעילים אותם, המורים לא עושים עבורם שום דבר, אבל זה היה. ולכן אני אומרת בהנחה שאנחנו חוזרים מהפסח ב-19 לחודש, שבועיים וקצת לשגרה שהיא שוב פעם איננה לימודים פרונטליים בואו נחתוך את זה בסכין. זאת אומרת נגד: הבנו, ניסינו, היה רצון טוב, כל מה שהיה היה, נשאיר מאחורה, אנחנו לא מתחשבנים אתכם. ניסינו כולם ביחד, אבל לא צריך לתקן עוול בעוול. לא צריך להמשיך את האירוע הזה שבמילא לא קורה בו כלום ובמילא לא לומדים,

אתה יודע, בסוף השנתון יש את החומר הנלמד שהיה צריך להילמד בשנתון: כיתה א' צריכה לסיים עם ידע מסוים,

ה' צריכים לסיים עם ידע מסוים בכל המקצועות שאמרתי. אז אם כבר הם פספסו את החומר, עוד פעם אינני בוכה על זה. אבל קדימה, הם ימשיכו לא ללמוד את החומר הנלמד, והם ימשיכו לשבת בבית ושההורים יפעילו אותם, ובעצם נוצרת סיטואציה שזה בסדר, המורים מקבלים שכר אבל הם לא באמת עובדים, ועיני אינה צרה בהם. אני רק אומרת: המטרה שלנו היא שהתלמידים יסיימו את השנה עם החומר הפדגוגי שאמור להילמד בכל שנתון, ובי"ת, שההורים יוכלו מתי שהוא לחזור לעבודה שתהיה להם גם את היכולת להתפרנס. אז מה שאני אומרת בואו נחתוך בסכין את הלימודים המקוונים לבתי הספר היסודיים. דרך אגב, חטיבה ותיכון לומדים. הם באמת יושבים ולומדים, יש להם מטלות ויש להם שיעורים והם יושבים ולומדים. אז אני אומרת: נחתוך בסכין, נגיד בואו נפסיק את הלימודים המקוונים. הם לא יעילים,

בפועל. המורים פשוט ייצאו לחופשה. זאת אומרת: המורים בבתי הספר היסודיים והגנים מה-19 לאפריל הם באמת בחופשה, ואת החופשה הזאת הם יחזירו בימי לימודים אפקטיביים שבהם יילמד באמת חומר באמת פרונטליים כשיהיה אפשר, ביולי.

מטפסים על הקירות? את אומרת כאילו הם לא מטפסים על הקירות. הם מטפסים על הקירות, הם לא מקבלים ממשרד החינוך כלום ושום דבר בימים האלה. כלום, כלום, כלום. עוד פעם הילדים הצעירים, הם לא יכולים דרך אגב,

כנראה ללמוד לימודים מקוונים בגילאים האלה. נכון שזה לא מושלם, אבל להגיד שהם לא לומדים - - - חטיבות ביניים ותיכונים כנראה יודעים ללמוד את החומר, כנראה הם עושים שיעורים, כנראה יכולים לעשות משימות. זה אפשרי, ושימשיכו. ביסודי הם כרגע לא מקבלים את החומר הייעודי שהם אמורים לקבל.

הם לא מתקדמים בחשבון להפך, אפילו הולכים אחורה, כי גם שכחו את מה הם למדו. תנסי עכשיו ללמוד עם הבן שלי שהוא בכיתה ד' את מה שהוא למד לפני - - - אין לו מושג. אז הם גם לא מתקדמים, הם לא לומדים שום דבר חדש, ואת השנתון הזה מבחינתנו, כמדינה, צריכים לסיים עם כל החומר שהם אמורים ללמוד. המורים לא מנסים בכלל, אפילו. כאמור, זה לא הדיון היום - - - אני רק רוצה לקרוא לך מסקר שנעשה, שנייה אחת. סקר שהתקיים ב-2 באפריל. 75% מההורים מעדיפים לוותר בכלל על למידה מרחוק כעת תמורת התחייבות שהמורים ישלימו את הלימודים באמת בחופשת הקיץ. ואז גם ההורים יוכלו ללכת לעבודה ולהתפרנס, ואנחנו נוכל להחזיר את גלגלי המשק להתגלגל. 67% מילדי הגנים, 59% מילדי כיתות א-ב ו-50% מילדי כיתות ג-ו לומדים פחות משעתיים ביום. פחות משעתיים ביום זאת אומרת שזה לא נקרא לימודים, ו-47% מההורים מדווחים על בעיות זמינות של המחשב - - - איזה סקר זה? דיירקט פולס פלוס, עשו את זה בשביל קהלת. זה סקר אמיתי. זה גם התפרסם בערוץ 13 לפני יומיים. 50% מדווחים על היעדר סביבת למידה שקטה, 55% מדווחים על בלגן במשימות שנשלחות - - - לא, זה בכל זאת - - - אני רק מסבירה שהרוב המוחלט, 70-50% אומרים שבמילא גם ככה מתעסקים בזה פחות משעתיים. עוד פעם מהמקום שאני מגיעה זה אפילו לא שעתיים, זה אפס. ולכן, עוד פעם זה מאוד חשוב, אני לא מתחשבנת אחורה. אני מדברת על קדימה. אבל אם אנחנו רואים שזה המצב ואנחנו אומרים אוקיי,

עם כל הרצון הטוב זה לא עבד על גילאים מסוימים, נחתוך את זה, נגיד אתם בחופש מוחלט. גם ככה הם בחופש, אבל באמת גם נגיד להם את זה, ושאת הלימודים יחזירו את החומר הלימודי, כמובן.

ש - - - וכמובן כמו שאמרתי אבחנה בין אוכלוסיות. אנחנו, כאמור, כבר קיימנו כבר שני דיונים בנושא הזה, ומה שהוצג לנו זה לא מה שאת אומרת. אני לא כופר במה שאת אומרת, אבל לנו הוצג מגוון של תכנים זה לא הדיון עכשיו, אבל רק כדי שזה לא יישאר באוויר שכאילו הלמידה מרחוק היא כן משמעותית ויש בה ערך. דרך אגב, בתי הספר הפרטיים

זו כבר אחריות שלהם בין המורים להורים. וכאן הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל בפועל זה לא נכון. אז כאמור, הדיון היום זה לא על זה, ואני לא רוצה לגזול יותר מדי זמן. אנחנו נעביר את הדברים. מייד אחרי פסח נקיים דיון נוסף בעניין הזה. לא אחרי חופשת הפסח אלא אחרי חול המועד. זאת אומרת שכשיהיה עוד חופש. בחול המועד בכנסת, בשבוע הבא, לא יהיו דיונים - - - הלימודים היו אמורים להתחיל ב-19 באפריל, וזה גם הדיון האחרון שאנחנו עושים. אין בעיה, אבל אני מבקשת שתהיה איזושהי התכוננות, שאם אפשר לחתוך את זה, בואו נחתוך את זה. חבל על הזמן. זה

אני חושב שזה מתבקש, בעיניי, לדעתי. אז תודה, קרן. שוב, אני מתנצל על העניין. אז אנחנו עוברים לגני הילדים. נעשה איזה סוג של ריץ' רץ' בין המוזמנים ובין חברי הכנסת. ראשון הדוברים חבר הכנסת עידן רול. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, בוקר טוב. אני רוצה לתת איזושהי התייחסות רקע לדבר הזה כי זה נושא שכבר עלה בעבר,

דווקא בלב משבר הקורונה ההפקרות של החינוך לגיל הרך ניכרת יותר מתמיד. קודם כל לומר בצורה הכי ברורה: אנחנו חייבים למצוא פתרון לחינוך לגיל הרך אם אנחנו רוצים שהמשק יחזור לתפקד בשלב מסוים, רצוי לאחר פסח. זה דבר שיש לו נגזרות גם של משרד האוצר, גם של משרד החינוך, גם של משרד העבודה והרווחה. לא יכול להיות שזה ימשיך להתגלגל כאיזה משהו שמקווים שהוא יסתדר מעצמו. הנושא של החינוך לגיל הרך חוזר ועולה פעם אחר פעם. יש לממשלת נתניהו איזושהי התייחסות לחינוך לגיל הרך כמו לאיזה סדרת מחסנים שמחזיקים בהם ילדים בזמן שההורים בעבודה, כדי שהם יוכלו לעבוד. זה לא הדבר הזה. חייבים לקבע, ואני קורא פה לממשלה המתגבשת, ממשלת נתניהו החמישית, שראש הממשלה נתניהו כבר אמר בעבר שהוא יטפל בנושא, והבטיח הבטחות להורים עם המאבק המדמם שלהם על הפיקוח על המעונות. הגיע הזמן אחת ולתמיד להעביר את החינוך לגיל הרך ממשרד העבודה והרווחה למשרד החינוך. זה נושא של חינוך. כבר הוכח מעל לכל ספק בצורה אמפירית מחקרית שאלה השנים הכי קריטיות בעיצובו של בן אדם, דווקא השנים האלה. אצלנו זה נראה כמו איזה מין side job, שנותנים לכל מי שרוצה לפתוח מעון, ואי אפשר לפקח. אני רוצה את התייחסותכם לנושא שדווקא לתחום הרגיש של חינוך לגיל הרך אין הנחיות ברורות של משרד הבריאות, כי שוב מדובר בתחום לא מפוקח, שאין לממשלה מידע ברור על כמה מסגרות כאלה יש, איפה הן ממוקמות ומה מצבן. נוצר פה איזשהו ואקום שלכאורה אולי אפשר היה להחזיר אותן לפעולה דווקא בגלל שהן כל כך זניחות בעיני הממשלה ואף אחד לא יודע בכלל מה קורה בגנים האלה. אז צריך לקבל מענה מאוד ברור מה ההנחיות והאם הם יכולים לחזור לעבודה. אם אנחנו לא נחזיר את החינוך לגיל הרך לעבודה, וזה אומר גם תמיכה כספית במסגרות האלה, שחלקן מחזירות את הכסף להורים ולא יהיה להם איך לפתוח את שעריהם אחרי הפסח, לא יהיה פה משק. אני אומר שוב: אם לא יהיה חינוך לגיל הרך, הורים לא ייצאו לעבודה ולא תהיה השתקמות למשק הישראלי.

בנפרד מהדיון החינוכי שצריך מסגרת ראויה, מפוקחת, עם תכנים ברורים, בשליטת משרד החינוך.

אני רוצה להגדיר את מסגרת הדיון. אנחנו בדיון המוגדר מתייחסים לגילאי 3 עד 6 שזה באחריות משרד החינוך, ולעניין הקורונה, זאת אומרת לעניין ההשבתה עכשיו, איך חוזרים ומה עושים בזמן ההשבתה.

את התחום של גיל לידה עד שלוש, גנים פרטיים ומעונות. פורמאלית זה לא בדיון הזה אבל אני אאפשר, כי שוב צריך לראות פה מבט כולל, רק קחו בחשבון שזה לא באחריות משרד החינוך. אגב, כן. גם אני תומך בהעברת העניין למשרד החינוך, אבל זה לא הדיון כרגע, לא בזמן הזה. אורנה פז, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך. בוקר טוב, תני את ההתייחסות שלך. את מכירה את הבעיות, שמעת את חברי הכנסת עידן רול וקרן ברק. יהיו אחרים שגם ידברו. אז תני משהו קצר, תהיי אתנו ואז נמשיך. בוקר טוב. אז כמו שאמרת, ניצן, אני אתייחס לגילאי שלוש עד שש. אנחנו, מתחילת המשבר מנסים להפעיל למידה מרחוק לילדים. אני חייבת להגיד שגננות ברובן עשו דברים יוצאי דופן בלמידה מרחוק, אם זה לפתוח חדרים וירטואליים כאלה ואחרים, אם זה במיילים, אם זה בווטסאפים, בשיות וידאו כאלה ואחרות. במקביל,

במשרד החינוך פיתחנו פלטפורמה שהתחילה אמנם לעבוד רק לפני שבוע, ב-31.3, ונכנסנו לתוך מערכת הלימודים המקוונת. אנחנו משדרים מדי יום חמישה משדרים מהשעה 09:00 עד השעה 13:30, משדרים של גגנות ומדריכות טובות מאוד עם תכנים מאוד איכותיים לילדי הגנים, תכנים שמאוד דומים למה שקורה או שהיה צריך לקרות בגנים, אם זה מבחינת תחומי הדעת, אם זה מבחינת לוח השנה כשאנחנו עכשיו מתקרבים לפסח. יש שביעות רצון מאוד גדולה, בניגוד למה שאני שומעת פה, גם מהורים וגם מגננות שהתכנים מאוד טובים. במקביל, הגננות ממשיכות להיות בקשר יום יומי עם הילדים, כמו שאמרתי בדרכים מאוד מגוונות, כל אחת על פי היכולת שלה. יש לנו מגזרים שונים כמו החרדים, כמו הערבים, אז מתקשרים בעיקר בהודעות קוליות. ואנחנו ממשיכים, גם היום יש הקלטות וגם בחול המועד נמשיך ונשדר את המשדרים המקוונים. הם משודרים גם בפרטנר טי.וי וגם בסלקום TV. תודה. איך אתם בעצם יודעים שהפעילות הזו, המקוונת, היא באמת אפקטיבית, אם באמת הילדים בכלל מתחברים לזה, אם יש לזה איזשהו ערך?

אין לי איזשהו מחקר או איזה סקר שעשינו שאני יכול להגיד לך שכל הילדים מתחברים, אבל ממה שאני מגיעה שוב, הפעילויות שאנחנו משדרים לילדים הן ברוח הפעילויות שאנחנו עושים בגן, הן מאוד מתאימות לאפיונים ההתפתחותיים של הילדים בגיל הרך, ובאמת התכנים הם מאוד מרתקים את הילדים. אנחנו נותנים להם בסוף כל משדר כזה גם פעילות שהם יוכלו להמשיך לעבוד בבית. כמובן, הם צריכים את ההורים כדי לבצע את כל הדברים. שאלה אחרונה שלי כמו שאמר חבר הכנסת עידן רול, וזה ברור מאליו, אנחנו שואפים לחזור לשגרה ולהחזיק שהגנים הם חיוניים בתחום הזה. איך אתם נערכים? מה התסריטים שלכם להחזרת הפעילות בגנים? אנחנו התחלנו לבנות חלופות. אריה מור רוצה לדבר על זה? אני סמנכ"ל הביטחון והחירום של משרד החינוך.

ככה:

משרד החינוך פועל בתיאום מלא עם הנחיות משרד הבריאות. אנחנו בקשר עם צוות שלם שעובד עם הצוות של פרופ' גרוטו על מנת לייצר את כל יכולות ההפעלה האפשריות בכל תרחיש שיוצב בפנינו, בהתאם למה שיתפתח אחרי פסח. המשרד נערך בתהליכי גיבוש אסטרטגית להכל, להחזרת מערכת החינוך לשגרה חלקית או מלאה, בכפוף למדיניות הלאומית ולהנחיות משרד הבריאות. אז מה המדיניות? זה נכון לגבי כל מגזר במשק. מה בתכלס זה אומר? אני אגיד: בשלב הראשון ההתייחסות היא לתלמידים עם הצרכים המיוחדים. אנחנו אחרי פסח פותחים את כל 2,400 גני הילדים עם הלקויות יחד עם רשויות השלטון, המסמך וההנחיות. כרגע נחתמים ומתארגנים עם משרד הבריאות וברגע שזה ייצא לפועל כתוכנית סדורה אנחנו גם נפיץ אותה ונתחיל לעשות אותה. המטרה היא להתחיל מיד אחרי פסח. בעניין הזה בכמה ילדים מדובר? בערך 24 אלף ילד. זה מסגרות קטנות של 10 ילדים בכל מסגרת, והם ילמדו במשמרות. התוכנית כרגע מתארגנת - - - כל אחד שידבר בתורו. בזום, ברגע שמתפרצים לא שומעים אחד את השני. השלב השני, שאנחנו עובדים כרגע בתוכנית אסטרטגית בהתאם להנחיות שיינתנו, בהתאם למה יפתחו במשק, תוכנית שלמה של כל המשרד לכל אגפי הגיל כולל הבגרויות שבפתח למעשה התוכנית הזו כרגע בשלבי היערכות, כל זה בשילוב של למידה מרחוק. אני מניח שלגני ילדים זה פחות. אנחנו מכינים את עצמנו. ברגע שתתקבל ההחלטה אנחנו נפעיל אותה בתצורות שונות למידה מרחוק, משמרות, לסירוגין יש לא מעט אופציות שיכולות לעמוד על הפרק. החלופות לא רלבנטיות כרגע כי תלוי מה תהיה סיטואציית החזרה ומתי. אבל בכל מקרה, בדרגת סבירות גבוהה אנחנו כבר מדברים שלב ראשון מיד אחרי החופש על 2,400 גני ילדים של החינוך המיוחד,

אכן כן. 24 אלף, 2,400 גנים ועוד 426 בתי ספר גם של החינוך המיוחד, וביחד כמעט 52 אלף שיחזרו אחרי פסח עם הנחיות הדוקות מאוד של הפרדה לקבוצות. זה מורכב. אי אפשר להסביר את הכל כאן בישיבה. אני יכולה להוסיף משהו? אנחנו עובדים על כמה חלופות, כמו שאריה אמר, כמובן על פי הנחיות של משרד החינוך, כאשר הלמידה תהיה על פי קבוצות, על פי חלוקת ימים. כלומר, הילדים ילמדו ימים שלמים בגן, למשל שלוש פעמים בשבוע, על פי קבוצות, וכן תהיה למידה מרחוק בימים האחרים כאשר הגננות יצטרכו בהחלט, אנחנו נמצא את הדרכים איך אנחנו ממשיכים לעשות את הלמידה מרחוק לחצי הקבוצה שנשארת בבית.

יהיו ילדים שילמדו שלוש פעמים בשבוע באופן פרונטאלי בגן, ויהיו ילדים בקבוצות גדולות, שוב, בכפוף להוראות משרד הבריאות שילמדו פעמיים בשבוע, בשילוב הלמידה מרחוק. אני לא מציע להיכנס לפרטים האלה. בסופו של דבר הפרטים האלה הם חלופות. יש מוסדות כאלה ורשויות שיוכלו לייצר את זה במשמרות במהלך היום, יש כאלה שיוכלו לייצר את זה יום כן-יום לא. אנחנו נייצר פה תוכנית מפורטת עם גמישות, ועם אפשרויות חזרה לנקודת האפס. הרי אף אחד לא יודע לומר לנו מה יהיה אחרי פסח. בואו לא נשכח שיש כאן רשויות בהסגר.

גם שם החינוך המיוחד בבני ברק, אני לא יודע אם הוא ייפתח אחרי פסח. מאוד תלוי מה תהיה הסיטואציה שם. כן, ברור.

קודם כל חשוב שנחזור ונדגיש את החינוך לגיל הרך, ואני כן מדברת מגיל לידה ואילך כי כל המחקרים מראים שההתפתחות הדרמטית קורית שם, בשלוש השנים האלה, מהתינוק הקטן שנולד ופתאום הוא הופך אדם קטן. אני לא רוצה כל כך לעשות הפרדה בדיון של וועדה בנושא של חינוך בין הגנים שנמצאים תחת משרד הרווחה, לאלה שנמצאים תחת משרד החינוך. אני מאוד מקווה שכולם יימצאו תחת משרד החינוך יום אחד. חשוב שנדע גם את הנתונים באותה הזדמנות. 50% מהילדים בגילאי לידה עד שלוש נמצאים או במעונות או בגנים פרטיים. 50%

או בבית או עם מטפלות, או לא נמצאים בשום מסגרת חינוכית כלשהי. זה מקור ההתחלה ליצירת פערים בעתיד.

כאשר מגיעים לגן בגיל שלוש כאשר הלימוד הוא כבר לימוד חובה, יש ילדים שלא קראו להם שיר, לא יודעים על צבעים, לא יודעים דברים בסיסיים שמסגרת חינוכית אמורה ללמד. באותה רפורמה צריך יהיה שכל ילדי השנתונים האלה בחינוך חינם, לא שעולה אלפי שקלים לחודש, יקבלו מהמדינה את אותה מסגרת חינוכית שאנחנו מדברים עליה. אבל בואו נתייחס למה שקיים היום. אני יודעת שזה לא המנדט של הוועדה הזו, ולכן פניתי במכתב לפני מספר ימים לשר הרווחה, לוועדת הרווחה ולוועדת הכספים, ואני מציעה שתהיה גם קריאה של הוועדה הזו שרואה את החינוך באופן כללי לוועדות האלה לקיים דיון בנושא הזה, כי אין לנו פריבילגיה שגנים פרטיים ייסגרו בתום תקופת הקורונה. אבל זה מה שיקרה, כיוון שהגננות תיאלצנה להחזיר להורים כסף בגין שירות שלא ניתן, ומצד שני הן צריכות לשמר גם את הצוות הקיים, לשלם לו שכר, לשלם שכר דירה כל ההוצאות שיש סביב אחזקת גן ומבנה. חלקן גם מתקשרות עם הילדים בתקופה הזו, ברמה זו או אחרת. לכן חייב יהיה לתוך התקציב המוחרג שאושר אתמול בלילה 90 מיליארד שקל, אין שקל אחד שהולך לגנים הפרטיים.

אין לנו פריבילגיה לא למצוא גנים פתוחים כאשר ייפתח ההסגר הזה. אני מצטרפת גם למה שאמרה קרן ברק בהקשר אחר: השיקום של המשק הוא פונקציה של תפקודה של מערכת החינוך מהגיל הרך. לא יהיו גנים, הילדים יהיו בבית? ההורים לא יוכלו לצאת למקומות העבודה. לא נוכל לשקם את המשק לטווח המידי והבינוני, לרבות חודשי הקיץ. וגני הילדים הפרטיים הם לא עסקים עצמאיים, ואי אפשר להתייחס אליהם גם בהקשר של המסים שמוטלים עליהם ככאלה. הם לא יכולים להיות מטופלים ככאלה. אני רוצה עוד הערה לאורנה פז. תודה רבה על כל שאתם עושים, אבל אליה וקוץ בה. ההורים הצעירים מנסים, וזה לא פשוט, למנוע את התמכרותם של הילדים למסכים. ומה אנחנו עושים עכשיו? במקום לספק חומרים אמתיים ליצירה חווייתית, ללימוד חווייתי פיזי בבית, אנחנו מושיבים אותם כל שעה עגולה ל-20 דקות או חצי שעה של פעילות מול המסכים. לך תתמודד עם זה אחרי זה. גמרנו, אבוד לנו. אני רואה גם מהילדים שלי כמה היא נאבקים. הכי קל לשים את הילד מול המסך, יש לך שקט כל היום. אבל אנחנו גם יודעים גם מה הנזקים של זה. זה לא הלימוד האמיתי. אז מצד אחד יש הרבה רצון טוב ללמידה מרחוק. אינני בטוחה שזו התשובה המתאימה לגילאים האלה שאנחנו מדברים שלוש,

ובטח הקטנים יותר. זו נקודה מעניינת, שאגב, שמעתי מהרבה הורים. אני רוצה להכניס לעניין הזה את הגנים הפרטיים. צריכה להיות תמונה כוללת פה, למרות שאני מדגיש שיש פה הפרדה מבנית, ארגונית. אז בואו נשמע באמת נציג של משרד העבודה והרווחה, את מנהל אגף מעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה והרווחה. שלום לך. שלום, קודם כל תודה רבה על הזימון לוועדה. אני מקבל הרבה הודעות וואטסאפ ששואלים אותי מה אני קשור לוועדה שעניינה חינוך, ושלוש ומעלה. אז אני שמח על כל הפתיח ועל זה שחיברתם אותנו לתוך התחום כי האמירה החד משמעית של אגף מעונות יום וזרוע העבודה זה שאגף מעונות יום וחינוך בגיל הרך הוא חינוך לכל עניין ודבר. זה דבר ראשון.

להעמיד דברים על דיוקם נאמר קודם, נתנו קצת נתונים לגבי מסגרות גיל רך ופיזור של ילדים בתוך המסגרות. אז זה לא מדויק. סדר גודל של 75% מהילדים נמצאים בתוך מסגרות. חצי מהם, 50% מהילדים במסגרות פרטיות, סדר גודל של רבע נמצא במסגרות שלנו, ורבע מהילדים נמצאים בבתים ללא מסגרות. זה לצורך העמידה על הנתונים. נתון שלישי, חבר הכנסת בפתח דבריו אמר שאין הנחיות ברורות של משרד

אז יש הנחיות מאוד ברורות של משרד הבריאות והן מדברות על סגירה מוחלטת של כל המסגרות, או פתיחה של מסגרות בשני תנאים: עד שישה ילדים, עד שישה פעוטות במסגרות פרטיות שלנו, לא משנה איפה, ואם זו מסגרת סמל מפוקחת של האגף יש כאלה 2,000 מעונות יום ועוד בערך 3,700 משפחתונים אז אפשר להכניס עד 10 אנשים, ובלבד שיש יחס של שתי מטפלות על שמונה פעוטות. יש כמה בעיות, אם אתה רוצה אז אני אגיד: למשל, מה עם תשלומים של הורים ששילמו, ומה קורה עם הכסף, ומה קורה אם מצב החירום הזה נמשך? זאת שאלה אחת.

שנייה: איך בכל זאת אתם נערכים לחזור לפעילות בפרטיים ומה קורה עם התשלומים במקרה כזה? אני אשיב לשאלה הראשונה, קודם כל. הגנים הפרטיים כשמם כן הם גנים פרטיים. אני לא מאסדר ולא מפקח על מוסר התשלומים של ההורים ושלנו. ככל שלדבר נדרש מענה רציני עכשיו אני גם מציע, קצת חסר לי בדיון הזה נציג של משרד האוצר כי בסוף היום הם אלה שמכתיבים מי מקבל וכמה מקבל.

קיבלנו אש וים של תלונות למה מנענו תשלום של חצי חודש, העברת חצי חודש בגין כספי תמיכה בסבסוד הורים. התשובה החד משמעית היתה כי האוצר לא אפשר לנו. האוצר נתן החלטה חד משמעית משלמים כל עוד הפעוט שוהה בתוך מסגרת. אם הפעוט שוהה בתוך המסגרת המדינה משתתפת בעלות שלו, ואם לא לא. זו היתה הנחיה חד משמעית של משרד האוצר. אם ההנחיה הזו תשתנה, אנחנו רק נשמח. הרי מה הבעיה בגנים האלה? כמו שאמרת הם פרטיים. אם ההורים לא משלמים, והם לא צריכים לשלם כי אין לימודים, אבל הגן צריך לשלם שכר דירה, מים, חשמל, ארנונה ותשלומים על ציוד. יש לי כאן פנייה מפורום גני הילדים הפרטיים, ותבין הם קורסים. אלה הוצאות קשות מאוד. אני חושב שצריך פה להיות פיצוי על העניין הזה. הם לא אשמים בזה. ואם אנחנו רוצים שיהיו גנים כאלה כשהמצב הזה ייגמר, אז צריך פה איזושהי מינימום של עזרה לגנים האלה, למרות שהם פרטיים. אני מסכים לחלוטין, אבל אני מציע שמי שיענה על השאלה הזו יהיה נציג של משרד האוצר. היה דיון, כולל נציגות של גנים פרטיים במשרד האוצר, והתשובה צריכה לצאת מהם. אני לא הגורם שמאשר או לא מאשר הוצאה של כספים. את דעתי האישית הם שמעו בדיון, אבל אני לא יכול לייצג עכשיו בדיון משרד אחר. קודם כל אתה יכול להגיד את דעתך, אז בוא ותגיד את דעתך בנושא הזה.

משרד העבודה והרווחה הוא משרד חשוב ולך יש תפקיד חשוב, אז דעתך נחשבת. אז בוודאי שצריך להסתכל על הגנים הפרטיים ועל מעונות היום כעל חינוך לכל דבר ועניין. וכשהמדינה תסתכל בצורה חד משמעית על כל התחום כחינוך, אז כנראה שגם ההתייחסות תהיה אחרת. נכון לרגע זה עד גיל שלוש אין חוק לימוד חובה, והמדינה מאסדרת מסגרות משבעה פעוטות ומעלה, ומסבסדת רק סדר גודל של 130 אלף ילדים, כמו שאמרתי, בתוך המסגרות שאנחנו מפקחים עליהן בפיקוח ישיר. ככל שהמדינה תורה לנו במסגרת משרד החינוך או במסגרת כל משרד אחר זה בדיוק תפקידה של הממשלה להחליט לפקח על יותר ולסבסד יותר. אז חד משמעית, הדבר הוא נכון לעשות. זה גם נכון לעשות כהכנה, כהתארגנות לתום תקופת הקורונה. אני רוצה להתחבר למה שאמיר מדינה אמר וגם בנושא של האוצר. המסגרות הכי פגיעות זה אותן מסגרות שיש בהן שבעה ילדים ומעלה והן נמצאות בעצם בשוק החופשי, בשכירות, וזה בערך 140 אלף ילדים. זה כמובן מגיל אפס עד גיל שלוש.

בוועדת הכספים, ניסיתי להבין מה עולה בגורלם, כי מבחינת התמיכה מה שהם צריכים פחות או יותר זה כ-100 מיליון שקל לחודש כדי לצוף על פני המים שזה שכירויות, ביטוחים, כל התשלומים מראש שאנשים שילמו ולא קיבלו שירות על זה. ניסיתי להבין. אומרים יש תקנה לעצמאים, יש תקנה למלכ"רים ויש תקנה לעמותות, שכל אחד ילך ויבקש את התמיכה מהמדינה בהתאם לסיווג ולהגדרה, כי כל גן מוגדר אחרת אחד זה עסק, אחד עמותה, אחד זה עצמאי, שזה אומר טלאי על גבי טלאי על גבי טלאי. אין שום פתרון מערכתי, אין שום פתרון רוחבי, בדיוק מתייחסים לגנים האלה כעסק ולא כמערכת חינוך. המדינה גם לא מתכוונת לתת פתרון רוחבי. היא אולי תממן לאותו איש עסקים כביכול שמנהל גן את ה-6,000 שקל לחודש. זה יקרוס. הסכום ההתחלתי, לפחות, כ-25% מההוצאות שצריך לממן כדי שזה לא יקרוס, זה בערך 100 מיליון שקל לחודש, לכל חודש בתקופת המשבר. זה המצב, אבל זה כנראה לא הולך לקרות מבלי התערבות של כל הוועדות של ועדת החינוך, ועדת הכספים, ועדת העבודה והרווחה מבלי הלחץ המסיבי דווקא על האוצר. קודם כל אני חייב להגיד שיש פה ביקוש רב. נרשמו פה הרבה אנשים ולצערי לא לכולם אושר להשתתף בזום. גם בחול המועד אפשר לעשות דיונים דרך זום, לא חייבים להגיע לכנסת הנושא כל כך בוער שחייבים לדון כל יום. אני רוצה להתייחס, וכולנו נשמח לשמוע את נציג משרד האוצר. כשמדברים על הגנים הפרטיים הלא רשמיים, לפי הנתונים שיש בידיי, וככה קיבלתי גם מאנשים בתחום 36% מהילדים, שזה 162 אלף - נמצאים בגני ילדים פרטיים. יש פה בעיה דו צדדית. מצד אחד יש את ההורים שכבר חילקו צ'קים, ויש את בעלי הגנים שהם היום צריכים לתחזק את הגנים האלה. מה קורה? רוב הגנים האלה משלמים שכירות.

רוב האנשים האלה צריכים לשלם גם משהו לגננות, בדברים בסיסים. אז השאלה שלי: קודם כל, מה המדינה מתכוונת לעשות? האם במשרד האוצר מתגבשת פה איזושהי תוכנית לפיצוי? ושתיים אני רוצה להזכיר לכל המשתתפים שבשנת 2012 בעקבות ועדת טרכטנברג המדינה ניסתה לעודד את הגנים הפרטיים להיכנס תחת חוק חינוך חינם, ואז בעצם ניסתה לעודד להגיד: תיכנסו, תשקיעו את הכסף שלכם, שהגן יהיה מותאם לצרכים של המדינה. מצד שני, כשקורה משהו, וכרגע אנחנו במשבר, אז אני הייתי רוצה לשמוע מהנציג של האוצר מה המדינה תיתן בתמורה, כי כל הזמן מדברים על רגולציה, רגולציה,

ובסופו של דבר בשעת משבר אותו אדם שהוא בעל הגן או שהוא בעל רשת גנים, נמצא בסיטואציה שאין לו שום דבר, הוא לא מקבל שום דבר. עוד נקודה נוספת, אדוני היושב-ראש. כשאנחנו מדברים על הגנים הפרטיים שהם מגיל שלוש הרי יש את הסבסוד ויש את הצהרונים, שאדם משלם בממוצע 1,500 שקל אז הוא מקבל עוד 800. במקום 2,100 או 2,200 הוא משלם 1,400. מה קורה עם זה? מה קורה עם התשלומים האלה? אז נניח שזה היה מטעם המדינה, אז אפשר היה להגיד אתם לא משלמים צ'קים כי גם ככה החינוך חינם מגיל שלוש. אבל מה קורה עם הצהרונים? מה קורה עם אותם גנים מגיל שלוש עד גיל חמש? אין תשובה, לא שומעים, ואני אשמח מאוד אם נציג האוצר לפחות ייתן אור בקצה המנהרה, כי מדובר על אלפי אנשים שעובדים בתחום בעלי הגנים, ואני כבר לא מדבר על ההורים, אבל אלפים שעובדים בתחום ולא יודעים מה יהיה, ובעלי הגנים. זו השאלה שלי לנציג האוצר. תודה, חבר הכנסת סובה.

לנו את נציגת פורום הגנים הפרטיים. קרן אוחנה היבס. אני יושבת-ראש ארגון הגנים הפרטיים הארצי. אני מודה לכבוד יושב-ראש הוועדה על המקום החשוב הזה, ועל כך שהוא לקח את נייר העמדה שלנו והביא את זה לשיח הציבורי, גם לחברי הכנסת עידן רול ואורלי פרומן ששמו את הדברים על השולחן. אני רק רוצה לדייק בנתונים: כפי שאמר מר אמיר מדינה, כ-77% מהילדים במדינת ישראל מתחנכים במגזר הפרטי, כשבערך מתוך זה כ-55% מהם מתחנכים במסגרות. השאר נמצאים בבית ולצערנו אנחנו מרגישים קצת הריון מחוץ לרחם, מרגישים נזנחים. אנחנו תחום מאוד מאוד שונה מהמגזר העסקי, אפילו לא הייתי קוראת לנו עסקים. העלות הכספית שלנו מחושבת בפרמטרים אחרים ביחס לרווח והפסד, ולכן אנחנו מבקשים איזו שהיא תשומת לב מיוחדת. אני רוצה להניח על השולחן על השולחן עוד פרמטר שאף אחד לא הזכיר, וזו התרומה הגדולה שלנו כרגע למעגל האבטלה. יש לנו כ-120 אלף מטפלות שיושבות בבית, שלא לדבר על 600 אלף הורים שמטפלים בילדים שלהם וכמובן, כמובן 350 אלף פעוטות חסרי ישע, קטינים שזקוקים להשגחה מתמדת, שיושבים כרגע בבית. אני רוצה להוסיף לעניין של חברת הכנסת קרן ברק, לעניין עיכוב ההתפתחות: הילדים בשנתון העליון שלנו, גילאי שנתיים עד שלוש, שבשלב הזה אנחנו מכינים אותם לגמילה, להתפתחות שפתית-מוטורית חברתית, מצמצמים שינה, מכינים אותם לגן עירייה יושבים כרגע בסוג של עיכוב תהליכים. אני לא יודעת איך נפגוש אותם, את השנתון הזה בשנה הבאה במשרד החינוך. לנו ממש ממש חשוב שמשרד האוצר ייתן את הדעת למגזר הספציפי הזה. יש את הכסף בתקציב. יש קופה קטנה שאתמול אישרתם של 70 מיליון, ואני מעריכה שאנחנו תחום שצריך הערכה מחושבת ומיוחדת כדי להחזיר אותנו לפעולה, במתכונת כלשהי בלעזור לנו בשכירויות, בפטור מארנונה. הבדיחה של המענקים שיותר מ-70% מהתחום שלנו קיבלו סירוב או שהן מרוויחות פחות מדי, או שבן הזוג מרוויח קצת יותר, אני חושבת שצריך לתת על זה את הדעת בצורה מאוד מאוד מדויקת. כדי לחזק את דבריי הקולגה שלי לפורום, מר חנן דגן, יושב-ראש איחוד גני הילדים שהוא מנכ"ל הגוף הגדול ביותר במגזר הפרטי לגנים פרטיים, אני אשמח אם יושב-ראש הוועדה ייתן לו את האפשרות לדבר. אם יהיה לנו זמן אני אתן, יש לנו עוד הרבה דוברים. אשתדל בקצרה, כי הרוב נאמר. בנוגע לגיל של לידה עד שלוש אני לגמרי מזדהה, אבל אני רוצה להיות פרקטית ושוב, בתקווה שלא הרווחה והעבודה יזרקו אותנו לחינוך, והחינוך לאוצר, והפינג פונג הידוע אז הייתי רוצה להיות פרקטית ולבקש מאדוני היושב-ראש שיכתוב בסיכום,

ונפנה את הדברים לאוצר, להיות פרקטיים ולדרוש הנחה בארנונה, מכיוון ש-25% מכלל ההוצאות של הגנים הפרטיים הם הוצאות של ארנונה, וכו'. אז לדרוש הנחה בארנונה. לדרוש פטור חלקי או פטור מלא מהיטל השבחה, לדרוש הגדלת המענק הממשלתי שניתן לעצמאים, לעשות ייחוד לענף של הגנים הפרטיים ולבקש סיוע חד פעמי בנושא של השכירות, מכיוון שיש פה תשלומי שכירות שהגנים הפרטיים לא יכולים לעמוד בהם והם על סף קריסה אמיתית. לכן אני חושבת שצריך להיות פרקטיים ולבקש מהאוצר למצואת הפתרון לדבר הזה. בנוגע לדיון של גילאי שלושה עד שש. הנושא של המוסדות של המוכר שאינו רשמי. 33% מגני הילדים שייכים למוכר שאינו רשמי.

תשלומי הורים לא הושבו ואם אני לא טועה בחינוך הרגיל הם כן הושבו. חייבים להבין ששם הם מתוקצבים לא דרך שכר המורים, ותשלומי ההורים פה זה קריטי. חייבים להשיב להם את תשלומי ההורים. כמו כן אני מבקשת מאדוני לדון בנושא של המסגרות לילדים של העובדים הנחוצים. הוקמו מסגרות פרטיות של גנים לעובדים הנחוצים אבל אני חושבת שאין שם פיקוח על הנהלים, ממה שאני ראיתי. צריך לוודא ולבדוק איך הם מתנהלים ולבחון את הדבר הזה. המשך לדבריו של אדוני היו"ר בפתיחת הישיבה ובהמשך לדבריו של אריה מור אני כן רוצה לומר שאתמול פניתי למשרד החינוך בעקבות מכתב שאני הגשתי למל"ל, ואמרו לי בפירוש שהיום עומדים לחתום, וכבר אתמול יצאה הוראה לכך שמוסדות החינוך המיוחד ישובו מיד לאחר הפסח. אז הפרסום הזה הוא כנראה בעקבות דבריו של אריה מור, כנראה שהדברים האלה כן מדויקים ונכונים. אני מניחה שנשמע את זה היום בצורה קצת יותר מדויקת. יש הבדל בין חזרה הדרגתית 50 אלף, ל-250 אלף. זה מאוד - - - הבוקר ראיינו את מנכ"ל משרד החינוך בנושא והוא אמר את הדברים מאוד בזהירות, - - - כן בהבנה עמוקה ואמפתיה שצריך להחזיר אותם במידית, אבל - - - נעבור לנציג האוצר, מוחמד חלילה.

חלילה, רפרנט חינוך באגף תקציבים במשרד האוצר. אני מבקש מדודי מזרחי, ראש ענף תקציבים של משרד החינוך שיתייחס וידייק חלק מהדברים שנאמרו כאן. בוקר טוב. אני חושב שצריך לעשות סדר. לדעתי יש ערבוב מסוים וחשוב לרגע לעשות את ההפרדה בין המסגרות שמפוקחות על ידי משרד החינוך - - - כן,

ברור. אני יודע. ברור לי שלא תדבר על אפס עד שלוש,

לכן רציתי שמשרד האוצר ידבר על מה שהעלינו קודם, לגבי הגנים הפרטיים גילאי אפס עד שלוש. האם אתה בכל זאת רוצה להגיד משהו? כן, ברשותך. גם כאשר חברי הכנסת התייחסו היה בעצם שילוב בהתייחסות, כשמדברים על גנים פרטיים. רבים בציבור מתייחסים לגנים המוכרים שאינם רשמיים מגילאי שלוש ועד גיל שש כגנים פרטיים, למרות שהם גנים ציבוריים בתקצוב של המדינה, בפיקוח של משרד החינוך, אבל נכון שהבעלות עליהם היא בעצם בעלות שאיננה של המדינה. אני רוצה להסביר נקודה חשובה: אנחנו המשכנו את התקצוב של כל גני הילדים המוכרים שאינם רשמיים As is, ללא שינוי, גם בתקופה הזאת.

ככל שזה נוגע לגנים שיש להם רישיון של משרד החינוך התקצוב ממשיך אחד לאחד, וימשיך להיות כזה, עד חג הפסח לאחר שנקבל הנחיות חדשות. ההנחיה החד משמעית של משרד החינוך לאותם מפעילים היא שעליהם להחזיר בנוהל דומה לזה שקורה בחינוך הרשמי להחזיר את הימים ואת התמורה,

על התשלום להורים לאחר מכן. את התשלום או את הימים? את הימים. תסביר את זה. כעיקרון, משרד החינוך המשך להעביר את התשלום למסגרות אחד לאחד. בניגוד למה שקורה במקומות אחרים במשק, - - -הנחייה להוציא את הגננות לחל"ת. התשלום של משרד החינוך המשיך לעבור באופן רציף לאותן מסגרות. אבל כן, ונוציא הנחייה מסודרת בנושא הזה. נתנו הנחיות כלליות ונוציא הנחיות יותר מפורטות לגנים: בתמורה לכך שהתשלום ממשיך להיות רציף יש להחזיר את אותם חמים להורים ולקיים את אותה שגרת ימים בגן לאחר מכן. אנחנו צריכים לראות מה קורה לאחר חג הפסח, לראות מה תהיה ההיערכות הכללית במשק ובמערכת החינוך, ובהתאמה נוציא הנחיות מסודרות גם לגנים. אבל בניגוד למה שנאמר פה על מצוקה תקציבית של הגנים בכל מה שנוגע לגנים שמפוקחים על ידינו התקציב ממשיך לעבור באופן רציף, גם בגין הוצאות השכר והוצאות שאינן שכר. הנקודה שמטבע הדברים לא יכולים לתת לה מענה היא תשלומי ההורים. בחלק מגני הילדים ואני חושב שזו הנקודה היותר מורכבת, בחלק מגני הילדים המוכרים שאינם רשמיים יש מימד משמעותי לא מבוטל של תשלומי הורים כקומה נוספת מעל לתקצוב של משרד החינוך, ואני חושב שזה האתגר המשמעותי שאתו מתמודדות הגנות. אנחנו מבחינתנו נאבקנו על כך, וזה גם מה שנעשה בפועל להמשיך את התקצוב של משרד החינוך באופן רציף. אדוני היושב-ראש, על מנת לחדד הכוונה להחזיר ימים זה בחודש יולי-אוגוסט, כי ביולי-אוגוסט אין את הסבסוד. לזה אתה מתכוון? אני שואל את נציג האוצר.

כי מה שקורה, שהתשלומים האלה עולים ביולי בתוספת של כמעט 50%, ובאוגוסט כמעט אין גנים. אז לזה אתה מתכוון. שאנשים שהיום ממשיכים לשלם, בחודש יולי, לא ישלמו את הסכום היותר אלא כאילו ימשיכו לשלם כרגיל עם הסבסוד. אני מבין נכון את התשובה שלך? כן, צריכה להתקבל תמורה כנגד אותם הימים. אין הסכם עם ארגוני המורים,

או ארגון הגננות בנושא, חוץ אולי מהתשעה ימים שהסתדרות המורים חתמה, אני לא יודעת אם זה תקף גם לגבי הגנים. זה כבר הגיע לחודש. זה כבר שלושה שבועות, כמעט, שהגנים לא עובדים. אז כבר את יולי מכסים ונשארו שבועיים שלושה ואוגוסט נגמר. אבל אין הסכם כזה, לדעתי. השאלה היא לאוצר, מבחינת הסבסוד של המדינה. אנחנו צריכים לראות מה קורה לאחר חג הפסח. יש הערכות אבל אנחנו לא יודעים בדיוק. כמובן שלאחר שנראה מה תמונת המצב לאחר פסח נוציא הנחיות חדשות ונוכל להתייחס לנושא הזה. רגע, לא התייחסת למוכשר. זו שאלה קריטית. אני התייחסתי רק למוכר שאינו רשמי. הוא רק למוכשר התייחס. על זה הוא השיב. לתשלומי הורים. כן, על זה הוא השיב. התקצוב למוכר שאינו רשמי ממשיך רציף, הכל עובר לחשבונות הבנק של הבעלויות. לא היה שיהוי אפילו של יום אחד. הבעיה המרכזית היא עם גני הילדים שאינם בפיקוח של משרד החינוך. כן, אבל מה עם תשלומי הורים? אתה לא משיב לי לתשלומי הורים, אדוני. אבל הוא אמר שהימים יוחזרו. זה בדיוק מה שהוא אמר. לא, לתשלומי ההורים. ההורים בסופו של דבר - - -אבל הילדים לא נמצאים במסגרות. להורים אין את האפשרות לשלם. זה המוסדות היחידים,

מגיעים מחברה סוציו-אקונומית קשה, דווקא שם ההורים אמורים לשלם כשהילדים לא נמצאים במסגרות? זה נשמע הגיוני? משהו פה לא מסתדר. אני לא מצליח להבין את השאלה. ההורים משלמים. תשלומי ההורים במוסדות הרגילים הופסקו. לעומת זאת במוכר שאינו רשמי ההורים נאלצים לשלם את התוספות ואת תשלומי ההורים שלהם, ואני שואלת: האם זה נשמע לנו הגיוני שדווקא בחברה הזאת ההורים ימשיכו לשלם כאשר הילדים שלהם בבתים? בבקשה, אדוני, תלמד את הסוגיה, אם לא קשה לך ותשיב לנו בצורה מסודרת. אני רואה שאתה מתקשה להשיב. אני מכיר את הסוגיה מצוין. אני חושב שיש כאן ערבוב בין נושאים, בין התקצוב של התמיכה. גם מוכר שאינו רשמי המשרד מתקצב אותו באופן מלא. אני מדברת על תשלומי הורים. תשלומי הורים.

אין טעם לצעוק. - - - לתקצב את גני הילדים המוכרים שאינם

לפעילות עד השעה 13:20. התקצוב הזה ממשיך באופן רציף בכל המגזרים, בכל המקומות בגני הילדים. יש מקומות שבהם ההורים מוסיפים מדרגות נוספות, מעבר לתקצוב של המדינה. המשרד הוציא הנחיות מפורשות בנוגע לתשלומי ההורים, זה חל גם על המוכר שאינו רשמי וגם - - - זה לא נכון. אני מבקשת. לא, זה מגיל אחד עד חמש. זה תשלומי ההורים. על זה את מדברת, נכון? מאחד עד שלוש או עד חמש. אלה תשלומים שאנשים לא מחזירים - - - תשלומי ההורים - - - סליחה, במוכר שאינו רשמי בסופו של דבר הם מתוקצבים חלקית והשאר או על ידי הבעלים, או על ידי הרשות, או על ידי תשלומי הורים. זה לא מחולק לשעות. - - - תשאלי שוב את שאלתך, בנחת, אני מבקש. תגדירי בדיוק למה את מתייחסת, הוא יענה, ונעבור לנציג משרד האוצר. אני רוצה בבקשה להבין על מה ההורים משלמים בימים אלה, כאשר הילדים נמצאים בביתם. אנחנו מכירים את הדיון של המוכר שאינו רשמי. אנחנו יודעים שהוא מתוקצב בחלקית. אי לכך, או הבעלים של המוסד, או הרשות וגם ההורים משלמים תוספת, השתתפות הורים. בימים אלה, כאשר רוב ההורים אינם עובדים אני לא מבינה מדוע דווקא המוכר שאינו רשמי הוחרג, ותשלומי ההורים אינם מושבים. אני תכף אמצא, ברשותו של היו"ר את הסעיף שמחריג, שאומר דווקא המוכר שאינו רשמי ימשיכו ההורים לשלם. פה אני מבקשת לקבל מענה.

מודה שאני לא מבין עד הסוף את השאלה. אני מציע שחברת הכנסת ינקלביץ' תתקשר אליך אחרי הדיון ותדבר אתך אישית ותנסה להבהיר את העניין, ואולי תסביר לה או שהיא תסביר לך במה בדיוק מדובר. אפשר לחדד את השאלה הזו? אולי אני אצליח להסביר את זה.

רגע, פה יש ערבוב. חבל שעכשיו עלה דודי מזרחי. היינו בגילאי אפס עד שלוש וקפצנו שוב לגילאי שלוש עד שש. אני רוצה לחזור למוחמד חלילה ממשרד האוצר כי הוא הכתובת, בעצם - - - כשתיתן לי אני אקרא את הסעיף. לא עכשיו. אני מבקש שאחר כך תתקשרי אליו, את יכולה גם עכשיו. תתקשרי, ה אולי יהיה יותר יעיל, תדברו ביניכם, ותגידו לי מה בסוף השורה התחתונה. אין פה טעם עכשיו בהתנצחות הזאת. אז מוחמד חלילה, בעניין משרד הרווחה והגנים אפס עד שלוש. לא משרד החינוך. משרד הרווחה. מה קורה בעניין הזה? שמענו פה על המצוקה. אמרו חברי הכנסת שדרושים משהו כמו 100 מיליון שקל בחודש כדי שהגנים האלה ישרדו. הם צריכים להמשיך לשלם שכירות והוצאות, ויש כאן בעיה.

כפי שהזכרתי בתחילת דבריי אני אחראי או - - -בתקציבי משרד החינוך בעיקר. הנושא של מעונות היום והמשפחתונים אינם בטיפול משרד החינוך ולא היה על סדר היום. הנציג שיטפל בנושא לא נמצא אתנו כרגע. ככל שהוועדה רוצה תשובות נוכל לשלוח התייחסויות מרוכזות. רק שנייה. תנסו להשיג את הרפרנט במשרד האוצר שמתעסק בגנים, במשרד הרווחה, עד גיל שלוש. רווחה, לא חינוך, כן? כי חינוך הוא לא יכול להתייחס לעניין הזה. לא רווחה אלא תעסוקה. נכון, זו ההגדרה. שוב, יש פה בעיה מבנית שכל חברי הכנסת עמדו עליה. זה הכל צריך להיות אצלכם, הכל צריך להיות חינוך. ההפרדה הזו לא נכונה בשום צורה, עכשיו שוב רואים את זה. אבל בסדר, אני מבין את העניין הזה. ננסה להביא את האיש המתאים ממשרד האוצר.

מבחינתך, רוצה להוסיף עוד משהו לגבי החינוך והגנים, מנקודת מבטך? ביקשת - - - העוזר שלי מתקשר אליו. אז תיגשי, תדברי. בוועדות נוצרים מצבים שלפעמים מדברים בפרטים - - -אז את יכולה לצאת רגע, דברי אתו, תבהירו את העניין ותחזרי אלינו. תודה, אדוני. אני יושב-ראש משותף של ועד הורי הגנים הארצי בהנהגת ההורים הארצית. גני משרד החינוך, כן? נכון. אני חייב להגיד לך שבכובעי השני אני גם חלק מהקואליציה לחינוך מלידה ומייצג שם את ההורים, אז אני כן ארצה לדבר ממש בשני משפטים על עמדת ההורים לעניין כל מה שנאמר על הגנים הפרטיים. אבל בוא ונתחיל לעניין שאני חשבתי שאנחנו מתכנסים אליו וזה, באמת הגנים של שלוש עד שש. ראינו לאחרונה, ממש בשבוע האחרון, אני מקבל את מה שאורנה

לעניין השיפור המאוד משמעותי שנעשה במוכנות של הגנים, אבל אני גם בהחלט מתחבר לדברים של חברת הכנסת ינקלביץ' לעניין זה שההורים מרגישים שהפעילות היא לא ברורה, לא מסודרת, לא מאורגנת. אין ממש פעילות מינימום. אנחנו, לפחות בבדיקות שלנו ראינו שבין 30-25% מהילדים לא קיבלו פעילות מהגננת שלהם בכלל. אחרים, יש פעילות שהיא לא ממש ברורה, לא ממש מאורגנת. יחד עם זאת שוב, יש פעילויות מדהימות של גננות שבאמת הבינו שזה ה - - - סליחה, התנתקתי. אנחנו עובדים עם משרד החינוך ואנחנו כן מבינים שיש ניסיון אמיתי לעשות את הדברים בצורה טובה, אבל אנחנו כן מבינים וכן אומרים שנראה שהם - - - אלינו. אין פעילות שהיא פעילות מותאמת גילאים, אין פעילות שהיא מותאמת באמת לילדים בצורה נכונה. אנחנו כן חשבנו שנכון לתת למשרד עוד זמן על מנת לתקן את הדברים, אבל במידה ובאמת הדברים לא נעשים בצורה הטובה והראויה אז להפסיק את הפעילות ולהחזיר את הימים האלה ביולי ובאוגוסט. אתה תומך בדברים שביקשנו. כן, הוא אמר שהוא תומך.

זו מערכת שהתחילה מעכשיו, אף פעם לא נוסדה, הילדים לא יודעים איך להתמודד אתה. היינו מאוד שמחים שהיתה פעילות של הגננות, פעילות שהיא רגשית, עם הילדים, אפילו - - -, אבל כרגע כשאין ממש מתווה ברור ואף אחת לא יודעת מה היא צריכה לעשות זה דבר שהוא מאוד בעייתי, מבחינתנו, ומאד קשה וצריך לתת את הדעת עליו. אם אמורים להמשיך עם זה אחרי פסח זה חייב להיות בצורה הרבה יותר מובנית, עם דרישות מינימום לא של החינוך אלא של גננת מדברת פעם ביום עם הילדים, בהתאם לשיקול דעתה, אבל כן עם תנאי מינימום חשובים מאוד. זה לעניין גילאי שלוש עד שש. עכשיו רציתי להתייחס לעניינים של הגילאים היותר צעירים. אני מתחבר לקריאה של כל חברי הכנסת לכך שהמדינה חייבת להיכנס פה לעניינים ולעזור בתמיכה למסגרות הפרטיות, אבל יש פה נקודה מאוד חשובה שגם המסגרות הפרטיות חייבות לשמוע את הנקודה הזו. לא יעלה על הדעת שיהיו מסגרות שימשיכו באמתלות שונות ומשונות המשיך לגבות כסף מההורים. זה לא הגיוני, זה בלתי אפשרי. אף אחד לא דיבר על זה עד עכשיו, כולל חברי הכנסת. יש מסגרות שממשיכות לגבות גם על אפריל. אתמול כבר שמעתי על כאלה שלוקחים תשלום חלקי על מאי.

יש כאן הורים שהגיעו הביתה, הם לא יכולים עכשיו לממן גם את המסגרת. אני כן אומר: בואו תדברו עם המסגרות שלכם על מנת למצוא איזשהו מתווה. שמעתי על גנים פרטיים שאמרו להורים תשלמו לפחות את השכירות, דבר שהוא יוצא מאוד מינימלי להורים משהו כמו 400-300 לחודש. אבל צריך להרים את הכפפה הזאת. אתם חייבים לדאוג שיהיו מסגרות לחזור אליהן אחרי הפעילות ולא על חשבון ההורים. תודה, אחז. אני מצטרף לדבריך.

יש פה שתי קבוצות ולקבוצה של הלידה עד שלוש אנחנו מנסים להשיג את הגורם המתאים באוצר. תודה, אדוני היושב-ראש. אל"ף אני רוצה לומר שמצב תקין באמת הוא מצב בו מתחילים עם הילדים מגיל אפס וממשיכים אתם על הרצף הפדגוגי עד גיל שש. זה המצב התקין. זו צריכה להיות עבודה שלנו, של חברי הכנסת. אנחנו לא צריכים תמיד להגיד שהמדינה צריכה לעשות, המדינה צריכה לעשות. אבל כל פעם זה קורה בוועדת החינוך. גם בקיץ דיברו על זה, גם לפני שנה דיברו על זה. אז אנחנו כחברי כנסת צריכים להוביל שהמצב הזה כבר ימומש ושהאחריות על הילדים מגיל אפס עד גיל שש תהיה של משרד החינוך, כי חינוך לא מתחיל בגיל שלוש, הוא מתחיל בגיל אפס. זה שהגננות מקבלות את הילדים בגיל שלוש, הן מקבלות אותם וצריכות להתחיל אתם מאפס באבחנות מסוימות כלפי כל אחד ואחד מהם, ואז אנחנו פקששנו שלוש שנים שהן חשובות מאוד לאיתור. אני רוצה לדבר אל האבחנה בין גני ילדים בפיקוח משרד החינוך וגני ילדים המנוהלים על ידי בעלויות פרטיות, שדרך אגב, גם הם בפקוח משרד החינוך, אלא אם כן מישהו יגיד לי אחרת, ואז השאלה האם ניתנים גם לגנים האלה כל השירותים שניתנים לגנים שנמצאים בפיקוח ישיר של משרד החינוך, והכוונה לדברים שהתחילה בהם אורנה פז, השירותים שניתנים. אני לא יודע עד כמה אינפורמציה יש לנו באמת על השירותים הניתנים לילדים בגילאים האלה, אבל האם הכוונה היתה גם לילדים שנמצאים בגנים המנוהלים על ידי בעלויות פרטיות? הנושא הנוסף שאני רוצה לדבר עליו גם נציג משרד הרווחה שנמצא אתנו, אמיר מדינה, הוא מייצג 25% מהתלמידים מגיל אפס עד שלוש, כיוון ש-50% מהם נמצאים במעונות ובמשפחתונים פרטיים, וכמובן האחרים נמצאים בכלל בבתים, לא נמצאים בשום מסגרת. ואז השאלה המשרד לא מעסיק באופן ישיר את הגננות שמתעסקות עם ילדים שבאחריות שלו. הם נותנים את זה לכל מיני גופים, ובמקומות אחרים הגננות מגישות דו"ח רווח שנתי, וכמובן שהן לא מועסקות על ידי המדינה. גננות אלה היום מובטלות לחלוטין, אין להן שום מקור הכנסה. אז גם על זה צריך לתת את הדעת. תודה רבה. תכף יש לנו הרבה שאלות ונחזור אל אורנה, אבל ניתן רשות דיבור לסגנית ראש העיר תל אביב-יפו ומחזיקת תיק הגיל הרך. שלום. אני שמחה שבאמת נדרשים פה היום לקיים את הדיון גם על גני גילאי שלוש עד שש וגם על הגנים הפרטיים. אני אתחיל מהגנים הפרטיים. הדברים נאמרו, בטח לגבי הנתונים. אני חושבת שיש לנו משבר אמיתי בסיפור של הגנים הפרטיים. אסור להזניח את זה. אם אנחנו מתחילים לדבר עכשיו על היום שאחרי, על מה שהולך להיות, בשביל שהמשק יוכל לחזור לעבוד, אנחנו חייבים שיהיה גן פרטי, אחרת שום דבר לא יחזור לשגרה. זה ברור לנו, גם. ראינו איך בסופו של דבר הגנים היו האחרונים להיסגר, והם גם יצטרכו להיות גם הראשונים להיפתח. כל התפיסה שלנו לגבי מה הוא שירות חיוני, מה זה בכלל גן פרטי אני חושבת שלפני כל הדיון של משרד העבודה, והחינוך ואצל מי זה צריך להיות ברור שזה צריך לעבור לידי משרד החינוך. אבל כרגע זה לא שם. אנחנו צריכים לעשות מאמץ, ואתם צריכים להוביל את המאמץ הזה,

ולהגדיר גן כשירות חיוני לציבור. אני חושבת שפה אנחנו רואים את זה מעל לכל ספק,

זאת בעצם הקריאה. ברגע שזה שירות חיוני הממשלה צריכה לתת לזה סל סיוע, ולראות איך מחזיקים אותם.

מתמונת המצב שיש לנו בעיר ובכלל, מהמדינה יש מאות גנים שלא יוכלו להמשיך. הקורונה הזו התחילה עכשיו, אתם יודעים זה כבר סוף שנה. רוב ההורים לא יוכלו להמשיך להחזיק. יש גננות שמחזירות כסף, יש כאלה שמחזירות חלק מהכסף זה גם, לא כל כך ברור ויצר עימות גדול מאוד בין הורים לגננות. בהיעדר סל סיוע ממשלתי לא ייפתחו כל הגנים, המשק לא יוכל לחזור לתפקד. זה דבר ראשון. מעבר לפטור מארנונה שיש רשויות שזה כן מוגדר ולא מוגדר אתם יודעים, משרד עורכי דין יוכל לקבל פטור מארנונה שלושה חודשים לפני שגן יוכל לקבל. אז רגע, איך זה - - -את סגנית ראש העיר. איך זה אצלכם? אצלנו זה המצב. פטור מארנונה לגנים בתל אביב. אז בתל אביב, מבחינת סיווג עסק, גנים פרטיים מוגדרים כנכסים אחרים ולכאורה הם לא אמורים לקבל פטור מארנונה לפי האוטומט שעושה הממשלה. אבל אנחנו עושים מאמץ מאוד משמעותי, מנכ"ל העירייה עושה מאמץ מאוד משמעותי ויינתן להם מול האוצר. אנחנו עושים מאמץ שגנים בסופו של דבר יוכל ולקבל פטור מארנונה. אבל פטור מארנונה זה הכסף הקטן. גני ילדים משלמים היום על שכירויות, עשרות גנים, עשרות אלפי שקלים בחודש. חלק מבעלי הבתים לא מוכנים להוריד את הסכום הזה. חלק מוכנים להתפשר, חלק לא מוכנים כל אחד מסיבותיו הוא. בהיעדר סל סיוע הם מחויבים לשורה של תשלומים קבועים שהם לא יכולים להחזיק בתוכה מעמד. מצד שני,

עומדים הורים וצודקים, ואומרים אנחנו לא מתפרנסים כרגע. אנחנו לא עובדים, אין לנו הכנסה תחזירו לנו את הכסף, אתם לא נותנים כרגע את השירות. זה אפילו לא מסעדה שיכולה, לצורך העניין, לעשות איזה סוג של take away. כשגן נסגר הוא נסגר, ואנחנו צריכים לתת סל סיוע אם אנחנו רוצים שהמשק יחזור, כי אחרת המשק לא יוכל לחזור לעבודה תקינה. ואני אומרת לך: כמו שזה הדבר האחרון שנסגר, זה הדבר הראשון שייפתח וזה בראש סדר העדיפויות. הגנים הפרטיים נכנסים לתוך סל האחריות גם של ועדת החינוך,

למרות שלכאורה מדובר בעסק פרטי. מה עושה העירייה, במקרה שלך עיריית תל אביב, בעניין הזה? אנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים, גם במאמץ מול הארנונה, גם במאמץ של לסייע אבל אנחנו לא יכולים, בסופו של דבר - - - מה תכלס' בענייני תשלומים? אני לא יכולה להורות לבעל הבית להוזיל או להתחשב בדמי השכירות של הגננת.

הגנים לא פטורים מארנונה? לא המעונות, הגנים. לא. יש פה נציג של משרד הפנים? גנים פרטיים לא פטורים. הגנים פטורים מארונה, וגני הילדים - - - הפרטיים לא. הפרטיים הוחרגו לשלושה חודשים כרגע, קיבלו את הפטור על ידי משרד הפנים והאוצר. אז לא ישלמו שלושה חודשים ארנונה, גנים פרטיים? אנחנו נשמח לקבל את זה כתוב - - - אנחנו עושים מאמץ רציני להחריג אותם מארנונה, חד משמעית. - - - אני לא הבנתי שום דבר. כולם מדברים בבת אחת. מי דיברה לפנייך? אם אפשר לא להתפרץ.

מצטערת שהתפרצתי, אני חושבת שזה גופו של הדיון היום, והכאב הגדול הוא - - - שוב, הדיונים שהיו בעקבות הקורונה בין משרדי הפנים למשרד האוצר בכל הנוגע לארנונה הובילו לכך שהגנים הפרטיים גם הם יכולים להיות מוחרגים ולקבל את הפטור לשלושה חודשים כמו בעלי עסקים עצמאיים. זו חוות הדעת המשפטית ש - - - היום ממרכז השלטון המקומי בפני הוועדה. מה זה יכולים להיות מוחרגים? מדובר בסיווגים שונים של בתי עסק, וכמו שנאמר על ידי ציפי ברנד, ובצדק

שומעים. היא תחזור. תכף מיכל מנקס תחזור לשידור ותצטרף בנושא הארנונה.

של השלטון המקומי כנראה והם קיבלו תשובה לפני הוועדה. בכל מקרה, אני חושבת שהנושא הזה חשוב והארנונה זה רק התחלה לסוג של סיוע. זה אפילו לא סיוע כדי שהגנים האלה יוכלו לשרוד, ובשביל באמת להקטין את הקרע בין הורים שאין להם ממה לשלם והגנים עצמם. לא הבנתי אם יש פטור מארנונה על כל הגנים, כולל אלה מאפס עד שלוש ומשלוש עד שש. על כל הגנים יש פטור מארנונה או שאין פטור מארנונה? היא תענה לכם על זה. בעיקרון, לגנים פרטיים לא היה פטור מארנונה, וכנראה זה הוסדר הבוקר לקראת הוועדה עם השלטון המקומי. בכל מקרה, דבר נוסף שאני חושבת שחשוב להתייחס אליו, לסיום.

קודם כל אני שמחתי לשמוע בתחילת הישיבה שבישרתם על כך שהחינוך המיוחד יוכל לחזור לאחר הפסח. פה אני מדגיש, אמרתי בהתחלה: זה מסתמן באופן חלקי, מדורג זה לא ברור לכמה ילדים ואיך בדיוק ואיפה. אז חשוב לא ליצור פה ציפיות שווא כי אנשים גם ככה קשה להם. יש כוונה להחזיר את המערכת בהדרגה במקומות מסוימים, בזמנים מסוימים, אבל אי אפשר להגיד ככה בצורה גורפת החינוך המיוחד חוזר אחרי הפסח, כי זה לא נכון. זה בהדרגה. אחד אחד, בהדרגה.

אבל אני חייבת להוסיף עוד משהו שחייב להצטרף למאמץ שלכם זה כל הנושא של התייחסות לילדים בסיכון, למסגרות של ילדים בסיכון. אני בכוונה שמה את הפוקוס על גילאי לידה עד שש. יש מאות ילדים שמוגדרים כילדים בסיכון שרובם יוצאים ממשפחות שהן לא מתפקדות. ילד בן שלוש לא ניתן להמליל לו מה קורה כשהבית לא מתפקד. הוא לא יודע מה קורה, הוא לא יודע למה המסגרת הפסיקה. ילדים שמשולבים במועדוניות יום, ילדים שמשולבים במשפחתונים. אנחנו בבת אחת חתכנו מהם את האוורור מתוך המשפחה שלהם, את הסיוע. ואנחנו מוצאים מאות ילדים בסיכון בגיל הרך ביותר שיושבים בבית. לא הצלחתי לקבל תשובה מספקת מאף גורם ממשלתי. אני חושבת שזה הזמן של משרד הרווחה, משרד החינוך, של כולם להגיד מה אנחנו הולכים לעשות עם הילדים בסיכון. באותה מקשה שאנחנו מכניסים את החינוך המיוחד אני חושבת שחשוב להתייחס ולתת מענה לילדים האלה.

בואו נחזור למיכל מנקס רק כדי להבהיר את העניין של הפטור מארנונה לגנים פרטיים. עד גיל שלוש, זה חשוב. כי מגיל שלוש ברישוי יש פטור. אני אסביר. הגנים הרשמיים מגיל שלוש ואילך נחשבים למוסדות חינוך על פי חוק חינוך ועל כן פטורים מארנונה. הגנים הפרטיים משלמים ארנונה, משלמים ארנונה עסקית, ובדיון שהיה בין משרדי הפנים והאוצר עם השלטון המקומי לא אתמול ולא ערב הדיון בוועדה הדיון היה על כל בעלי העסקים הפרטיים והעצמאים, ועל הצורך של המדינה לעזור. ככל שהמדינה בחרה לסייע בשלושה מיליארד שקלים לסיפור הארנונה, אחד הדברים שהוכנס לתוך הפטורים הם אותם גנים פרטיים ולכן הם נכנסו לסיווג. כלומר, מעונות? מדובר על מעונות או רק על הגנים? כי יש הגדרות שונות. גן ילדים מוגדר מגיל שלוש, אז בוא לא ניכנס לניואנסים גן ילדים מוגדר מגיל שלוש. אנחנו יודעים בדיוק על מה מדובר, אנחנו מכירים. ככל שהרשות המקומית מכירה את העסק, ולא חשוב אם קוראים לו גן מיכל או משפחתון מיכל ככל שהוא עסק מוכר ומשלם ארנונה כך יתייחסו אליו. אז הוא יקבל פטור משלושה חודשים. נכון, מיכל? זו הכוונה . כלומר, עסק עד גיל שלוש לשלושה חודשים. מאיזה תאריך, יודעים להגדיר? מיום תקנת התקנות ואישור הממשלה על המענק של שלושה מיליארדי השקלים לפטור לעסקים מארנונה. כלומר, לא רטרו. לא מתחילת מרץ. אני לא זוכרת באיזה יום נחתמה התקנה. תודה על ההבהרה הזו. זה כבר דבר טוב, אמנם לא מיליונים, אבל גם ארנונה יכול להיות דבר יקר, בטח לעסק. טוב, הצלחנו להביא נציג של האוצר לעניין הרווחה והגנים

דניאל, ממשרד האוצר. תודה שהצטרפת, למרות שלא היית מוזמן. אני מעריך את זה. הדיון פה נוגע לגנים מגיל שלוש עד שש שזה משרד החינוך. מה שאנחנו רוצים לדבר אתך זה על הגנים מגיל לידה עד שלוש, הגנים הפרטיים שהם תחת משרד הרווחה, ופה יש מצוקה שעלתה בדיון מצד כל הגורמים על כך שכל הגנים האלה, למרות שהם סגורים וחלקם נדרשים גם על ידי ההורים להחזיר כספים, הם עצמם צריכים להוציא כספים רבים על שכר דירה ותשלומים אחרים, והם עומדים בפני קריסה. פה נדרש סיוע. שמענו על עניין הארנונה. בסדר. אבל הם זקוקים לסיוע נוסף, וכאן הכדור עובר אליכם. זה מה שהיה עד עכשיו בדיון ולכן רצינו לשמוע את ההתייחסות שלכם. בבקשה. בסדר גמור. אז אני לא יודע אם התייחסתם קודם לכל התהליך שמתקיים אבל אני אפרט עכשיו. באמת, בעקבות הוראות משרד הבריאות הופסקה הפעילות בכל המוסדות החינוך,

לגיל הרך, מגיל אפס עד שלוש. המערכת הזו מורכבת משתי קבוצות: אוכלוסייה אחת, מעונות בעלי הסמל, זה בעצם מעונות שהרגולציה עליהם יותר מפורטת, ושם ההורים זכאים לסבסוד, ויש פטור מתשלום ארנונה, בלי קשר לסוגיית הקורונה. המדינה, באופן כללי היא זו שבונה את המבנים ולכן יש פטור משכירות. זו קבוצה אחת, שנקראת קבוצת המעונות בעלי הסמל. במקביל יש את הקבוצה השנייה, כשהילד שוהה בקבוצת המעונות הפרטיים שלא מכבר נחקק החוק לפיקוח על המעונות הפרטיים וגם הם מתחילים, לא כולם, להיכנס תחת איזושהי בדיקה או תחת איזושהי ביקורת של האגף למעונות יום, ונמצא גם כן בשיחה אמיר מדינה,

והוא יוכל לפרט יותר על החסות שהמדינה פורסת כרגע גם על המעונות הפרטיים. אנחנו בעקבות המשבר והסיטואציה שנוצרה יצרנו קשר עם כמה ארגונים גם עם המעונות הפרטיים וגם עם המעונות בעלי הסמל, כדי לבוא ולראות את הקשיים ואת הבעיות שעולות. אני רואה שנמצאים בוועדה חלק מהנציגים שאתם שוחחנו. אנחנו נעבד את הנתונים ואנחנו נמשיך להיות אתם בשיח באמת לראות איך אנחנו, כשהמגבלות יוסרו ונתחיל להחזיר את המשק לפעילות הרגילה שלנו, איך מעונות היום הפרטיים וגם בעלי הסמל יהיו שם כדי לאפשר להורים לצאת לשוק העבודה ולהשתלב בו כמה שיותר, ואנחנו נקיים אתם שיח ועוד רק קיבלנו מסמך מפורט עם נתונים שעוד לא הספקנו לנתח אותו. מבחינתנו הנושא הזה הוא בעדיפות גבוהה.

היא לא מה היהיה אחרי שיחזרו. הבעיה היא עכשיו. אם לא יהיה סיוע עכשיו חלקם לא יוכלו לחזור. הם לא יצליחו להתקיים. זו בעיה שדורשת פתרון עכשיו.

אחר כך, אבל כדי שיהיה אחר כך צריך לעשות עכשיו. מבחינתנו אתה לגמרי צודק.

אנחנו לא נחכה ליום שבו יוסרו המגבלות כדי לראות אם המעונות נמצאים אתנו שם ואיך אפשר לסייע להם כן או לא. אנחנו מתחילים את השיח כבר עכשיו, ובמידת הצורך, כשאנחנו באמת מבינים את הפרטים קצת יותר נבוא ונראה איך אנחנו יכולים לסייע להם כבר עכשיו. לא נחכה ליום שבו יוסרו המגבלות אלא נשתדל לעשות את הדברים קודם. כן חשוב לציין כמו שפירטתם קודם: המענים שהממשלה נתנה לגבי כל העסקים בוודאי ובוודאי שיחולו גם על המעונות הפרטיים וגם על המעונות בעלי הסמל. אז הפטור מארנונה לפי הנתונים שהועברו אלינו זה אחת ההוצאות הקבועות היותר משמעותיות, כמו שצוין כאן קודם. כעת אנחנו עוברים על הדברים הבאים,

את המשמעויות ואת העלויות כדי לראות איך אנחנו יכולים באמת לדאוג כבר עכשיו לא בעוד חודש. כבר עכשיו לבוא ולראות איך אנחנו באים לזה שמעונות היום יהיו שם ביום שנרצה להחזיר את המשק לשגרה. אני מבקשת לתת לנציג האוצר להשיב לשאלה ששאלתי. אנחנו שוחחנו. מיד.

שמי דורית חזן ואני יושב-ראש ארגון גננות מחנכות ואני גננת בפועל. אני רוצה להעיד לטובת הגננות של החינוך הציבורי שעובדות במשרד החינוך - - - צריך להעיר שזה לא ארגון עובדים, כן? לא להתפרץ. אני מבקש לא להתפרץ ולא להעיר הערות. זה ארגון שלא מוכר כארגון עובדים, אבל - - -. בכל אופן - - - לא, כי זה אבסורד. זה אבסורד שארגון העובדים לא מקבל רשות דיבור ומעלים כל מיני גורמים. לא כל מיני. אם אתה רוצה רשות דיבור תפנה בצורה מסודרת, ואני מבקש לא להתפרץ. אני לא יודע מי מדבר. נא לא להעיר הערות. נכון לרגע זה ארגון גננות מחנכות מייצג אלף גננות שהן עובדות משרד החינוך. אני רוצה לספר לכם שמרגע שנכנסנו למצב קורונה בארגון שלנו טענו שמצב הקורונה עשה רק טוב לגננות כי לפני מצב הקורונה הגננות היו כולן כל מי שעבדה בגן הילדים נחשבה גננת, או פתחה גן ילדים, ודיברו עלינו רק במצב שאנחנו מכות. מצב הקורונה הביא לכך שגננות היו בקשר אישי עם ילדים 35 ילדים, יותר מ-35 הורים פנו לגננות. הגננות עבדו בצורה מקצועית ביותר, נתנו מענה אישי לכל הורה והורה, כל ילד וילדה. שלחתי בסשן הקודם קצת ממה שגננות עשו: פתחו ערוצי יו טיוב, ניגשו לילדים אם זה עם סיפורים, יצאו אתם לטיול בטבע, הכינו להם ערכות ועברו בית בית וחילקו או חלקן הציבו את הערכות בכניסה לגן, והורים באו ולקחו את ערכות היצירה, ועם ערכות העבודה האלה הילדים פעלו. להגיד שהגננות בגן הילדים לא נתנו חינוך ולא נתנו מענה לילדים ולהורים זו החמצה מאוד גדולה. אני חושבת שצריך להגיד תודה לכל הגננות. אני לא אומרת שכל הגננות עבדו. אני יודעת על כאלה שרצו לעבוד. דרך אגב, המחשב שלנו פרטי, הטלפון שלנו פרטי, אנחנו משלמות על האינטרנט ועל הכל. לא התבכיינו על זה ולא התקטננו על זה. רצינו, ואנחנו עובדות הרבה יותר קשה ממה שאנחנו עובדות בגן, כשאני עובדת בקבוצה גדולה עם הילדים. כשאני צריכה לטייל בשיחת זום עם ילדים בתוך הבית שלהם, ואני נהנית לעשות את זה, והגננות נהנות לעשות את זה יום יום שעה שעה, ולא משנה אם זה בשעה מוקדמת בבוקר או מאוחרת יותר. אני רוצה שהגננות במשרד החינוך יקבלו את מלוא הקרדיט על העבודה שלהן, ויותר מזה לא לוותר על הרצון של ההורים להיות בקשר עם הגננות והילדים. רוב ההורים העידו על כך שזה היה להן מעולה, שהם רוצים עדיין את השידור הקטן הזה, השעה הזאת ביום, כי זה נותן להם מענה. הגננות תפקדו לא רק כגננות כיועצות הורים, יועצות זוגיות. מתן מענה ממש טוב. משפט לסיכום? ביום שאחרי פסח מתארגנות הגננות היום לתת שידורים ולעזור להן לעשות את זה, לתת שידורים או כל מענה אישי בדרך שלהן להורים, ואנחנו מבקשים שלא תחסמו בפנינו את הרצון הזה. אל תדברו אתנו על זה שלא עבדנו. אנחנו עובדות, אנחנו נהנות לעשות את זה ואנחנו רוצות להמשיך לעשות את זה. חברת הכנסת ינקלביץ', את רוצה לעדכן אותנו? ניתן את הכבוד לדודי מזרחי להשיב, כי שלחתי לו את החוזר והוא לדעתי ירצה להשיב. אני רוצה להתייחס כך: ייתכן שיש צורך לחדד עוד יותר במוכר שלא רשמי. נשלח אלי החוזר עם הפסקה שעלול להשתמע שהדברים הם לא ברורים. אנחנו נלמד את זה ונחזיר תשובה.

אז תודה לחברת הכנסת ינקלביץ' שהתעקשה והבהירה את העניין. אדוני היושב-ראש, זה מגיל שלוש. מאפס עד שלוש אין למעשה פתרון חוץ מההנחה בארנונה. פה דובר על מגיל שלוש ומעלה.

אבל הסכנה הכי גדולה מאפס עד שלוש היא קריסת המערכת הזו. אנחנו בדיוק על זה דיברנו עם האיש ממשרד האוצר שאמר שהם יושבים על זה. על הארנונה כבר דיברנו. אבל אתם צודקים, בוודאי. אני מנכ"לית ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל. מאיזה גילאים? ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל משתייכים אליו גני ילדים פרטיים מגיל לידה עד שלוש שנים. חלק מהגנים גם נמצאים בתקצוב, והרוב לידה עד שלוש, מעונות יום פרטיים. אני מודה מאוד לחברי הכנסת גם לחברת הכנסת אורלי פרומן ולחבר הכנסת יבגני סובה ולאנדרי קוז'ינוב,

כבוד היושב-ראש, על זימון הדיון הזה, ועל הדברים שהתייחסתם אליהם בנייר העמדה שלנו. מה שחשוב לי להגיד זה שציפינו שעד היום תצא תוכנית ממשלתית להצלת הגננות הפרטיות והגנים הפרטיים במעונות היום הפרטיים, אבל לצערנו התוכנית הזו שמדברים עליה כל כך הרבה, למגזר הזה שלא זכאי לא לחל"ת, לא לדמי אבטלה התוכנית הזו לא יצאה לפועל. מערכת החינוך לגיל הרך נמצאת ממש על סף קריסה. התחלנו את אפריל וכבר אין לנו כסף היום לשלם את מה שאנחנו צריכים. גני הילדים ומעונות היום הפרטיים לגיל לידה עד שלוש הם אבן היסוד של מערכת החינוך לגיל הרך, והם גם אבן היסוד של המשק הישראלי. כמו שאמרה ציפי ברנד, זה שירות חיוני ממדרגה ראשונה. הגנים האלה הם אלה שיאפשרו להורים הצעירים לחזור ולהניע את המשק בחזרה אחרי יום הקורונה. אז אני קוראת עכשיו למדינה להיכנס לעובי הקורה, וגם לאנשי אגף התקציבים, לתת פיצוי מידי ממש היום, לפני ה-10 לחודש, בסך שבין 50 למיליון ₪, על סיוע בשכר דירה, סיוע לכל הגננות העצמאיות ובעלי המעונות שלא מקבלים היום סיוע משום גורם. הגבינה השוויצרית הזו עם כל החורים של המענקים שום מענק לא מגיע להם, ואני מבקשת שיקחו אותם בחשבון כבר עכשיו. שאלה לאמיר מדינה דיברת על הפעלת מעונות ל-6 או 8 ילדים. השאלה אם מדובר רק על ילדים של עובדים חיוניים או שפתחת את זה לכל המערכת? כי לא היה ברור מהדברים שדיברת. תחזרי שוב על השאלה. דיברת קודם,

על זה שתתאפשר פתיחה של מעונות ל -6 או 8 ילדים, או עד עשרה עם שני עובדים. השאלה אם מדובר רק על עובדים חיוניים או על כל המשק? זה לא היה ברור מהדברים שלך. לגבי מיכל מנקס, כשדיברת על פטורים מארנונה למבנים של גנים פרטיים, אני רוצה לדעת אם מדובר גם על עירוניים שהושכרו לצורך של פעילות של גני פרטיים. אני לא בטוח שעל השאלה האחרונה ניתן יהיה לענות. אולי זה דקויות שתצטרכו לחדד ביניהם, לא בטוח שפה, בוועדה. וגם על גני ילדים שפועלים בתוך בתים של גננות. בואו נחזור לרגע לאמיר מדינה. שמעת את איציק ממשרד האוצר ושמעת גם את שולמית, עכשיו. השורה התחתונה היא, ואני אגיד את זה בצורה ברורה: אין עכשיו תוכנית סיוע לגנים הפרטיים, לגילאי לידה עד שלוש, אין. מעונות, כדי שיהיה ברור. לגבי ארנונה התייחסנו, אבל חוץ מזה אין. שמענו את דעתך ושמענו את האוצר שהם ידונו, אבל אתה שומע פה את העניין, ופה צריך מענה יותר טוב ממה שאתם נותנים. אני מצטער לחדד ככה את הדברים בצורה כזו אבל זו השורה התחתונה כרגע אין תוכנית. שמעתי אותך קטוע, ולא רציתי להתפרץ לדבריך. אשיב על מה ששמעתי, ואחר כך אשלים אם צריך. בשורה התחתונה אין כעת תוכנת סיוע למעונות, ואנחנו שומעים שזה לא יחזיק. פשוט לא יחזיק. שמענו את דעתך, אבל בשורה התחתונה כרגע אין תוכנית סיוע, אין שום דבר. חוץ מהארנונה, את הארנונה שים בצד. אז כמו שאמר איציק, והוא נמצא בשיחה, האוצר לומדים את הנתונים עכשיו ואני מניח שבימים הקרובים נשמע על הסיוע הנוסף שבכוונתם לתת למסגרות, כולל המסגרות הפרטיות. לעניין ההנחיה שלנו, או יותר נכון של משרד הבריאות, לפתיחה של מסגרות הגיל הרך תשובה לשולמית, אז כמובן שזה אך ורק לילדי עובדים חיוניים. זה מפורט, זה יצא בחוזר שאנחנו הוצאנו, ההנחיה היא של משרד הבריאות הרי אנחנו מיישמים את ההנחיות של משרד הבריאות. מסגרות עד שישה פעוטות יכולים לפתוח בכל הארץ, ללא רלבנטיות כרגע אם זו מסגרת בבית פרטי, מסגרת פרטית, מסגרת סמל, מסגרת בלי סמל כל המסגרות באשר הן יכולות לפתוח עד שישה ילדים, בהנחיית משרד הבריאות, אך ורק לילדים לעובדים חיוניים. יש הגדרה מדויקת בצו בריאות העם מה זה ילד לעובד חיוני, והכל ברור ונהיר. אנחנו פנינו פנייה נוספת למשרד הבריאות ומנכ"ל המשרד קיבל אישור לתת גם בתוך המסגרות שלנו עד 10 ילדים. זאת אומרת שמונה ילדים בתוך מעונות יום סמל שלנו,

עד שמונה ילדים, שתי מטפלות, ולשמור על המסגרת שלא תעבור התקהלות של יותר מעשרה אנשים. אם מיכל מנקס רוצה

אני מבקש לא להיכנס ליותר מדי דקויות, כי זה רק גורם לבלבול. אני מציע שתדברו גם ביניכם ישירות. אני בהחלט רוצה להדגיש: סיפור הארנונה הוא סיפור מורכב, עם סיווגים, פרשנויות. הרעיון והעיקרון שאנחנו עמדנו עליו זה מתוך מקום מבין ויודע שאת המסגרות הללו אנחנו חייבים לשמר, יש צורך בהם היום וביום שאחרי. אני לא אכנס כאן היום לניואנסים. בהחלט אפשר לפנות אלינו בעניין הזה, והעוסקים בדבר ודאי ישמחו לפרט. אני רק רציתי להגיד שכשאנחנו מדברים על המעונות ופה אני מבקש להפריד בין גנים למעונות כשמדובר בגילאי אפס עד שלוש, אני גם מציע לך אדוני היושב-ראש, לקיים דיון נוסף כי יהיו תביעות משפטיות. אנשים ששילמו כסף על מעונות עד גיל שלוש לא מקבלים את השירות. זה כמו עסק לכל דבר. מבחינה משפטית תהיה בעיה כי יתבעו את בעל המעון, ויגיד תחזיר את הכסף כי הילדים שלי יושבים בבית, ולא מעניין אותי מה המדינה נתנה לך, פטור מארנונה או פטור ממים, זה לא מעניין אותי. אז בתי המשפט יהיו מוצפים בתביעות משפטיות, כי אנשים ירצו לקבל את 2,000 השקל האלה גם על חודש מרץ, גם על חודש אפריל, ואם זה יימשך גם במאי נגיע לסכומים של מאות אם לא מיליוני שקלים.

אני לא שמעתי פה בדיון תשובה, חוץ מהפטור מארנונה לשלושה חודשים. נכון, אנחנו אמרנו אין עדיין תשובה. שום דבר. גם לא כיצד המדינה יכולה לתת איזשהו סעד לכל בעלי המקומות. הרי אדם שוכר את המקום - - - לא, אין עדיין. אין עדיין. - - - אבל גם צריך לעגן את זה, אולי, בחקיקה.

שאנחנו צריכים להעביר ממשרד הרווחה לחינוך. אתה צודק. אני חידדתי עדיין, השורה התחתונה שאין,

לגבי גילאים שלוש עד שש הבנו את הסוגיה הזו שהמדינה תמשיך לשלם, ואז בעצם כל מה שהמדינה משלמת זה הולך לגננות.

מי שמשלם יותר ביולי יכול לבקש לקזז את

זו סוגיה שהיא בסדר, שניתן לפתור, אבל מאפס עד שלוש לא מצאתי שום פתרון.

אגב גל התביעות שיהיה - - - יהיו תביעות. לא רק על זה. כל המשק יהיה מוצף. יש פה כאילו היפוך כרגע, בתקופת הסגר, מוגדרים כל מיני ארגונים וחברות כשירות חיוני. כשנחזור לשגרה גני הילדים הפרטיים צריכים להיות מוגדרים כשירות חיוני. עוד משהו קטן, אדוני היושב-ראש, יש גם עמותות. כלומר, יש עסק ויש גם עמותות. אז עמותה,

שהנציגה של השלטון המקומי אמרה שיתייחסו גם לעמותות שמחזיקות את המעונות האלה. אני לא רוצה להיכנס לפרטי ארנונה, כי זה רק ייצור בלבול,

וזה גם כסף קטן יחסית לעומת השכירות של המקום. אנחנו מתכנסים לקראת סיום.

את נציג הסתדרות המורים. שלום. אני מבקש שענת דדון תדבר כי היא הנציגה של הגננות של הסתדרות המורים. אני בטוח שהדברים שהיא תאמר הם חשובים. לא רוצה שנחזור על דברים שנאמרו פה. שלום לכולם. אני יושבת-ראש המחלקה לגננות בהסתדרות המורים. צריך לזכור ולא לשכוח שלמידה מרחוק עבור ילד בן ארבע-חמש עכשיו, בימים האלה כשהוא לא פוגע את הגננת שלו, ברגע שהוא רואה אותה ביו טיוב או בווטסאפ או בסרטון זו בדיוק התמיכה הרגשית שעליה מדברים, בדיוק מה שהילדים זקוקים לו בימים קשים כאלה. חברי הכנסת הנכבדים מקיימים דיונים בזום כי הם כי הם חוששים להידבק בקורונה, וזה מובן - - - מה? אנחנו לא בזום ולא בטיח. לתשומת ליבך אנחנו בכנסת. - - - אני מדברת באופן כללי. באופן כללי אנחנו פה. למה את אומרת דברים כאלה? באופן כללי אנחנו כל יום בכנסת. אתמול עד 03:00 בלילה, דרך אגב. אוקיי, אני רוצה להגיד ככה: אנחנו ארגון העובדים היציג היחידי של גני ילדים לא נסכים לשום פגיעה או שינוי חד צדדי. הסתדרות המורים כרתה הסכם עם מדינת ישראל. מזכ"לית הארגון - - - בשיח ישיר עם משרד ראש הממשלה. גננות עובדות קשה מאוד להכין מערכים ללימוד מרחוק. כל גננת אמורה להפוך לכוכבת יו טיוב פדגוגית. משרד החינוך הוא המעסיק, הוא זה שמנחה את הגננות ואומר להן מה לעשות ואיך לתקשר עם הילדים. הגננות באהבה גדולה עושות את כל מה שנדרש מהן. אני לא כל כך מבינה מה מדברים שלא נעשית למידה מרחוק. לגבי החינוך המיוחד, אני חושבת שחייהם ובריאותם של עובדי ההוראה לא פחות חשובה מחייהם של כל העובדים במשק, ולכן אנחנו נחזור ללמד כשמשרד הבריאות והממשלה יורו לנו לחזור ללמד. כולנו כפופים להוראות משרד הבריאות.

כולנו - - - דרך אגב, יש כוחות חירום שעובדים גם עכשיו. כל אחד וה - - - רק לומר שלהסתדרות המורים יש אחריות לשלומם ובריאותם של עובדי ההוראה ולשמור עליהם.

אף אחד לא רוצה לסכן אף אחד, זה מובן מאליו. יהיה דיון נוסף בעניין הזה אחרי פסח? אם תהיה ועדה, אז אולי. - - - אני מנכ"ל התאחדות מעונות היום הפרטיים. זו עמותה שקמה לפני כשנה ולמעשה כולנו בעלי מעונות יום פרטיים, לאחר שעבר חוק שהותיר אותנו עבריינים לעניין חוק תכנון ובנייה, נטולי זכויות וחשודים מראש בחוק המצלמות אז החלטנו להתאגד ולעשות את הדברים בעצמנו. אנחנו כמובן מודיעם לאיציק דניאל, והמסמך שהוגש גם לך ולעוד חברי כנסת כמובן שהוגש לאוצר, עבדנו עליו מאוד קשה. לא כל כך ברור עניין הארנונה בבית פרטי, כן גננת שעובדת בתוך הבית שלה תקבל? עסקנו בזה. אני רוצה שתפנו ישירות ותבררו. כרגע לא נוכל לתת לכם תשובה ספציפית.

אנחנו בהחלט מודאגים, מודאגים מאוד מכל הנושא שדיברתם עליו, ואני באמת לא רוצה לחזור על דברים שכבר דיברו כאן, אבל אנחנו כן מאוד מודאגים שלא יהיה לנו לאן לחזור. מדובר על אנשים ש - - - בדרך כלל עוסקת יחידה שבעלה עובד בחוץ והוא מפרנס יחיד, 340 אלף שקל לזוג זה בהחלט רף נמוך מידי. הצענו למשרד האוצר לעבוד על מה שנקרא מס יסף, שזה 651 אלף שקלים שממנו והלאה המעמד הגבוה משלם כבר 3%. אנחנו חושבים שזה בהחלט יפתור לרוב המעונות הפרטיים את הבעיות שלהם. צריך לתת פתרון לעמותות ולחברות, חוץ מלעוסקים הקטנים, כי גם אלה שנאלצו לעמוד בכל הדרישות שהמדינה דרשה מהם בסופו של דבר נופלים בין הכיסאות ולא מקבלים שום דבר. אנחנו בהחלט מצפים מהמדינה שתירתם. יש לנו שיח מאוד טוב עם האוצר ואני מקווה שהם יעברו על המסמך שלנו בקרוב מאוד, כמו שאיציק אמר, ושיינתן פתרון, אחרת באמת לא יהיה לכולנו לאן לחזור. תודה לך. עכשיו הערות סיכום של חברי הכנסת, ואז לסיכום של הוועדה. קודם כל עלו פה תכנים שאני בטוחה שצריך לתת עליהם את הדעת, ואין ספק שצריך להתייחס לבעלי הגנים הפרטיים בדיוק כמו לכל בעל עסק פרטי אחר, וכך צריך להיות. לגבי הנושאים שלי רציתי לדעת קודם כל האם האחראי התקציבי במשרד החינוך בנושאים שאני דיברתי, מה הוא חושב שמבחינת המשק עדיף לתלמידים, למשק, ולכולם ביחד. האם להחזיר את ימי הלימודים בקיץ, או עכשיו? ואני מתייחסת לכל מה שנאמר פה. גם מי שכבר ניסה לספר מה קורה, הוא הסביר.

כל בר דעת שמבין מה שקורה פה מבין שהלמידה מרחוק פה הדגש על הגנים אבל זה היינו הך בבית הספר הם מספרים, הם ממציאים מחדש, הם מטיילים. גם להם אני מבינה שהם רוצים למלא את זמנם ולהצדיק את הסיפור הזה אבל בסוף בסוף, איך שאתה לא מסתכל על זה, גם בראייה מערכתית, גם בראייה לימודית, גם בראייה משקית וגם בראיית הילדים אין לזה שום ערך.

אמרת את זה. אבל גם הם מתארים את זה. גם הם מתארים את הטיול בבית כפעולה לימודית, ועדיף לכולם שהפעולה באמת תהיה לימודית ושהילדים באמת יקבלו תכנים כמו שצריך וכמו שמשרד החינוך נערך. אנחנו כאן עושים לילות כימים, אנחנו נמצאים פה כל יום,

סיימנו את היום אתמול בשעה 03:00 בבוקר ובאנו כדי לתת פתרון מערכתי לכולם. רק מבקשת לחדד בבדיקתו של האוצר בנוגע למוכשר, באמת שישיב לנו על חידוד הנהלים בנוגע לתקצוב השוטף, חשוב לתת חידוד נהלים., בנוגע להחזר התשלומים להורים ודבר נוסף שלא דיברנו עליו האפשרות להוציא עובדים לחל"ת, שמשום מה האוצר מתנגד לאפשר אותו במוכר שאינו רשמי. אנחנו מבקשים לקבל מענה לסוגיות הללו.

משבר הקורונה העלה למעשה את הבעיה הזו שהגיע הזמן לדבר על רפורמה כוללת. לא להפריד בין אפס-שלוש ושלוש-שש, ואני מקווה. אני לא יודע, זה המון כסף. אני לא יודע אם למדינה בכלל תהיה אפשרות לדון בזה, אבל מה שאנחנו ראינו היום בדיוק ממחיש את הבעיה כשלא מבינים בדיוק את הבעיה בין הגילים אפס לשש, כשמתחילים לדבר על הרשמי-לא מוכר, מוכר-לא רשמי. אנשים לא מבינים פשוט על מה אנחנו מדברים.

אתה צודק. כולנו מסכימים. אל"ף, יבגני, אין ספק שצריך להכניס רפורמה כוללת. יש כסף או אין כסף זה עניין של סדרי עדיפויות. אם מבינים את החשיבות לעומק של החינוך החל מגיל לידה ואילך, יימצא גם הכסף והוא יוכוון בהדרגה. מישהו הבטיח שיגיע כסף מהגז. אני מבקשת שהוועדה תקרא עם תאריך להכנת תוכנית ממשלתית לשני פרקי הזמן האלה גילאי לידה עד שלוש ושלוש עד שש, לרבות חודשי הקיץ. רבותיי, חודשי הקיץ זה חלק מהתוכנית. להכריז על גני הילדים הפרטיים ועל מעונות היום כשירות חיוני כשחוזרים לשגרה, על כל המשתמע מכך, לבקש דיון דחוף בוועדת הכספים בנושא הזה שדנו היום. ולסיום חשוב להזכיר: ציבור הגננות, המטפלות וכל אנשי החינוך של הגיל הרך, מגיל לידה עד גיל שש זה הון אנושי חשוב למדינת ישראל ומן הראוי שיהיו מוערכים, ונאחל לכולם חג שמח. אני כמובן מצטרף למה שחבריי כאן אמרו, ובהמשך לבקשה לקיים דיון גם בוועדת העבודה והרווחה בנושא וגם בוועדת הכספים, אני מצטרף לבקשה מהאוצר וממשרד הרווחה להכין תוכנית כוללת שלא מבדילה בין סוגי סיווגים לעסק,

לכאן ולכאן.

לתת פתרון כולל בהתאם לסוג המשבר, סוג התקופה כרגע. אם אנחנו בתקופה משברית אז גם הפתרון אמור להיות פתרון למשבר ולא בהתאם לרגולציות מלפני 30-20 שנה. יש מישהו בחדר השני שרוצה

החדר נטוש. אז חברים, קודם כל, תודה לכל מי שהצטרף אלינו ותודה לכולם על המאמץ. אנחנו יודעים שאלה ימים קשים לכולם לכל העובדים, לכל העוסקים, לגננות ולמורים, לבעלי הגנים ולכולם קשה. אז אנחנו מודעים לזה ובסך הכל מנסים לעזור, תודה לכל מי שהיה כאן בדיון הזה, אנחנו מאוד מעריכים את זה. לסיכום אני רוצה להגיד שעלתה כאן קריאה מאוד ברורה, ואנחנו נדגיש את זה, לאוצר, לגבש סל תמיכה דחוף להצלת המעונות.

אני אדגיש, אחדד לידה עד שלוש בפרט, הגנים הפרטיים. זה כבר היה צריך להיעשות, ואם לא ייעשה מהר, עלול להיות מאוחר מדי. הם יתקשו לתפקד ביום שאחרי, ואנחנו נהיה בברוך גדול. הגנים האלה משלמים שכירות, הוצאות שוטפות. טוב שעניין הארנונה נפתר, אני שמח על זה. הם לא מכניסים כסף.

ההורים לא צריכים לשלם על שירותים שהם לא מקבלים. גם ההורים מתקשים עכשיו, כלכלית, ופה יש מצוקה אמיתית וצורך אמיתי, חיוני. נקודות נוספות כמובן, אחריות משרד החינוך על הגיל הרך. טוב, זה דבר שמתבקש. לפני הקורונה, אחרי הקורונה, בזמן הקורונה לא נפתור את זה כרגע, אבל צריך להגיד את זה כל פעם מחדש. רשמנו לפנינו שאחרי החג חלק מהחינוך המיוחד יחזור ללימודים בגנים, 2,400 גנים וגם בתי ספר מסוימים. אז שוב, אני רוצה שזה ייאמר בזהירות, אבל זו המגמה: להחזיר בהדרגה את החינוך המיוחד ללימודים אחרי פסח, בהדרגה. דיברנו על הסיוע לגנים הפרטיים, למעונות. זה ללא ספק שירות חיוני לציבור וכך זה צריך להיות מוגדר. אלה הדברים. אני מודה לכולם. אנחנו נקיים מעקב אחרי כל הדברים האלה מייד אחרי החג.

בהחלט. על החזרה ביולי נראה לי, את יודעת, שגם אם לא היינו אומרים את זה - - - זה לא הקטע של החזרה ביולי. זה הקטע של להפסיק את המקוון. - - - יותר רחב: התוכנית של יולי-אוגוסט שחייבת להיות - - - תקבלי תשובה על זה ונדון בזה. זה לא בסיכום, אבל אמרת את הדברים וזה הובהר היטב. תודה לכולם, חג שמח ונתראה אחרי החג.

הישיבה ננעלה בשעה 12:08.